בוקר טוב לכולם. אנחנו מתחילים את דיוני ועדת כלכלה ליום זה, והדיון הראשון שלנו עוסק באתגרי הדיור בחברה החרדית, לבקשת חברי הכנסת החרדים הרב יעקב אשר, הרב אורי מקלב, ואחרים שיצטרפו. אני לא חושב שהמאבק למען דיור של החברה החרדית צריך להיות מאבק של חברי כנסת חרדים. לצערנו זה ככה. אנחנו לא רוצים מאבק, אנחנו רוצים פתרונות. התורה אומרת שצריך להביא בית, נכון? להביא אנשים לבית. והאתגר שלנו הוא לייצר עתודות לבניה ושיווקים ובניה בפועל לחברה החרדית. והאמת צריכה להיאמר, לא כל ישוב פתוח בפני חרדים. יש ישובים שבאופן שיטתי לא איפשרו לתכנן דיור עבור חרדים. החברה החרדית היא בסביבות 10% פלוס מהחברה הישראלית ובאופן מעשי אם בכל ישוב היו 10% פתרונות דיור לחברה החרדית אז היינו בסדר. יש החלטת ממשלה כזאת שאנחנו הובלנו אותה. אבל ישובים רבים בפועל לא קולטים את הקהילה החרדית, ישובים אחרים נושאים בנטל באחוזים גבוהים מדי ואז הממשלה נדרשת לפתרונות נוספים, משלימים, ולכן הדיון הזה מתקיים והוא חשוב ואני יודע שמשרד השיכון עשה עבודת הכנה וגם הציג לי נתונים של עשייה ואתם תצפו, בטח יש המון המון מה לדחוף ומה לתקן, אבל המנכ"ל יציג ואחרי זה חברי הכנסת יתייחסו ואחרי זה גופים מקצועיים נוספים שעוסקים בדבר, ובסוף ננסה להיות תכליתיים עם כמה דרישות והנחיות של ועדת הכלכלה. אבל ברשותך אולי אדוני היו"ר, נזכיר מה שהיה בישיבה קודמת שמכוחה עשית את הישיבה הזאת היום.

בזמנו הוצג כאן על ידי השר ועל ידי המנכ"ל היעדים של התכנון ויעדי השיווק והיעדים לצורך פתרון של מצוקת הדיור הכללית בארץ, ואז אנחנו דיברנו בוועדה ואני ביקשתי שיעשו לפחות,

כמו שהיה בממשלה הקודמת, שכשקובעים יעדים צריך, כמו שידעו להגיד יעדים במגזר הערבי, צריך שיהיו יעדים גם לציבור החרדי. והסיבה, קודם כל צריך להבין את העניין, הרי בעצם אם בונים אז בונים לכולם, גם החרדים כביכול בתוך הדבר הזה, אבל גם המדינה מכירה בזה שיש תכנון מיוחד, יש תדריך מיוחד של הקמת שכונות חרדיות, מה הפרמטרים שלהם, איך צריך לבנות אותן, כמה שטחי ציבור פר מטר, יותר מוטה תחבורה ציבורית ודברים מהסוג הזה, וברגע שהממשלה לא קובעת יעדים לתכנון וכשאין מספיק תכנון לציבור הזה, באופן אוטומטי זאת הדרה אלגנטית.

אף אחד לא מרגיש, כי בונים הרי לכולם,

אבל בעצם לא בונים לציבור הזה, שמצוקת הדיור בציבור הזה כמו בשאר הציבורים אבל יותר, יש הרבה זוגות צעירים שמתחתנים בגיל מוקדם וצריכים דירה, ויש בעיה, ואנחנו העלינו גם את הנושא של מה שקרה בשפיר, שאני מאוד מקווה שעדיין אפשר אולי לתקן אותו, שזו הייתה החלטת ממשלה, היו החלטות, לא החלטות סגורות לגמרי, זה נכון, ואתם ניצלתם את העניין הזה, אבל שפיר היה צריך להיות פתרון של 10,000, 13,000 יחידות דיור בשלב הקרוב, עוד 20,000 ועוד 15,000 בהמשך, כשלצערי הרב גם זה ירד. יש החלטת ממשלה אדוני, משנת 2016 או 2017, ששם דיברו על שני דברים: גם על עיבוי והקמה של מקומות חדשים, אבל גם על דבר שאתה אמרת בתחילת דבריך אדוני היו"ר, הנוסח שם דיבר על כך שבכל מקום שיש בינוי מסיבי רחב עם הסכמי גג, עד 15% מתוך סך הדירות המתוכננות יהיו בשכונה חרדית, שיבחרו את המקום הכי פחות טוב בעיר, אבל לא יכול להיות שערים כמו אשקלון, כמו באר שבע, כמו ערים אחרות בארץ שהולכים לבנות שם למעלה מ-20,000, 30,000 יחידות דיור, אין הקצאה לשכונה אחת חרדית עם 3,000 יחידות דיור. זה דבר שלא ישפיע על דמותה של העיר, באר שבע היא עיר ענקית, אשקלון היא עיר ענקית, הדברים הללו הם הפתרונות. אז במקום זה באים, ואני מקווה מאוד שלא יבואו לספר לנו היום עוד פעם את הפתרון של כסייפה בכסיף, כי אם כבר נגיע לכסייפה, אז זה יהיה בירוחם, יותר טוב. לא צריך להגיע לכסייפה ולהרגיז את מנסור עבאס, שהסביר לי שטופוגרפית השטח על הפנים, וזה בין הבדואים. לכן אני אומר, נכון שאנחנו לא בקואליציה - - - הרב יעקב, קודם הוא יציג ואז תתייחס. כן, אני רק מכין אותך. זה הפתיח. בעצם אתה הרי בטובך וביושרך מקיים את הדיון הזה פה היום כי בדיון הקודם הבנו, אין יעדים לציבור החרדי, אתם לא שמים לעצמכם מטרות, היום אתם באים עם כל מיני פתרונות שאני מאוד מקווה שהפתרונות אמיתיים. יש יעדים. קיבלנו יעדים. בוא נשמע אותם. קיבלנו. בוא נשמע מה נאמר היום ואז נתייחס. רבי יעקב דחף לדיון הזה ולכן פתיחת הדברים היא חשובה. המנכ"ל, ח"כים ואחרי זה אנשי מקצוע נוספים. בבקשה. בוקר טוב לכולכם. אני אציג את הצוות שלי. מימיני נמצא חיים, חיים הוא בצוות הלשכה שלי, הוא העוזר האישי שלי, והוא איך שהוא גם מכיר את הציבור החרדי כמו שאני. עבורי הציבור החרדי - - - הדיון הזה הוא גם ביוזמת הרב אורי מקלב. האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם.

אבל בפעם השניה אני לא - - - אבל היא תיקנה אותי והיא צודקת.

פעם ראשונה אמרתי, פעם שניה החסרתי. האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. ויש כאן גם את הרב פינדרוס. הוא עוד יש לו לדבר איתי. אחרי זה מה שנקרא. סליחה שאני מביך אותו בפניו, אני רק קצת מביך אותו בפניו, חיים הוא בוגר באר תורה ואני מתעקש עם חיים והוא לומד עכשיו תואר שני בתכנון ערים. הוא עוזר שלך לעניין דיור לחרדים או שהוא עוזר - - - לא, הוא העוזר האישי שלי. עוזר כללי במקרה חובש כיפה. בוא נעצור פה. זה לא חריג, זו העבודה שלו.

מקווה שנשאר בבאר התורה ולא בתכנון ערים. באר אורה זה לא מקום כל כך גרוע. באר אורה זה בסיס גדנ"ע הסטורי משנות ה-50 בערבה, הישוב היחיד בערבה ב-1948. המשימה שלו, היעד שאני חולם על זה, אני אגיד אחר כך גם עוד מילה לציבור הערבי שנמצא, אני מקווה שבשנים הקרובות יהיו יותר ויותר חבר'ה כמוהו, ויהיו לנו מתכנני ערים ומהנדסי ערים שבאים מתוך הציבור החרדי, לאו דווקא בערים החרדיות. ואני חושב שמה שיקרה כתוצאה מזה הוא שהתכנון יהיה יותר חכם ויותר נגיש, זו עמדתי דרך אגב לא רק לגבי הציבור החרדי, גם לגבי ציבורים אחרים. אני עושה את המאמץ הזה בלשכתי גם כלפי הציבור הערבי, גם כלפי הציבור החרדי. אביעד, כמה עובדים יש באגף החרדי במשרד השיכון? התקנים שיש באגף החרדי שקיבלתי ממשרד השיכון זה עובד אחד, זה התקן שמקצים לנושא הזה, ודרך אגב - - - אולי זאת התוצאה. יכול להיות שזה היחס שנתנו לנושא שהקימו. אני נגד נושא של אגף חרדים. אבל הם לא צריכים לעבוד באגף החרדי,

אם היית נותן את השירות לכולם אז - - - אני רוצה לתת שירות לכולם. המנכ"ל יש לי עצה בשבילך. - - - בוא נלך ישר לדירות. לא ל- - - אני הולך לדירות. בוא נתחיל עם זה. כי אני גם מסרב לביטוי של הבעיה של המגזר החרדי.

זה אתגר של תושבים של כל הדברים, אני גם אוסיף ברמה האישית, עבורי האתגר של הציבור החרדי הוא לא אתגר תיאורטי, הוא אתגר של המגורים של האחיינים שלי. מה שנקרא, לא תיאורטי בכלל, פרקטי לחלוטין. בסוף שנינו נהיה בניגוד עניינים. 20% מהמשפחה שלי חרדים.

אנחנו גולשים לניגוד עניינים. אנחנו גולשים לניגוד עניינים, אבל אני מדבר על 12 האחיינים הפרטיים שלי מתוך הציבור הזה, זה לא תיאוריה.

ניכנס לדיון המקצועי. ככה, כאשר מתייחסים לדברים, והתייחס מקודם ח"כ אשר להחלטת הממשלה מ-2016 ולדיונים קודמים שנעשו

אלה הנתונים הראשונים שאנחנו מכירים של הגידול במשקי הבית החרדיים עד לשנת 2045. אנחנו רואים שהגידול הוא מאוד משמעותי, אנחנו רואים שבחומש הקרוב אם אני מסתכל כממוצע, אנחנו נצטרך לתת בין 10,000-11,000, יהיו בכל שנה בין 10,000-11,000 זוגות חרדים שצריכים לקבל פתרון דיור. כשאני מסתכל על המספרים ואני מסתכל עליהם רגע מלמעלה, אני מסתכל עליהם, כמחצית מהאנשים צריכים לקבל פתרון, יקבלו פתרון דיור, כחלק מתוך כל מיני מקומות אחרים, בשכונות ובערים קיימות. אני רוצה לחזור להחלטת הממשלה ולהעיר כאן משהו. כאשר נאמר על הסכמי הגג, והחלטת הממשלה נוסחה ב-2017, אז האמירה הייתה שיכניסו בהסכמי גג, צריך לדעת ולהכיר את הדברים וח"כ אשר היה ראש עיר והוא יודע. משרד השיכון לא יכול לתכנן ולהכריח אף ראש עיר להכניס אצלו שכונה חרדית בלי הסכמה של ראשי הערים. ולכן הדרך היחידה - - - את רכסים הוצאתם בלי הסכמת ראש עיר ולא קרה כלום. השמיים לא נפלו. רכסים נהדר - - - אבל כנראה כי הוא חרדי אז אפשר גם בלי ראש עיר. לרכסים זו דוגמה נהדרת, יושב לך פה יפתח מהאוצר ויספר לך על הזובור שעברתי אתמול על נושא רכסים, אני לא בטוח שזו הדוגמה הטובה לתת. לכן אמרתי את זה. לא בטוח שזו הדוגמה הטובה לתת. לא, אבל אתה רואה שאתה יכול. כשאתם רוצים אתם יכולים. באופן אישי, העבודה צריכה להיעשות עם ראשי הערים וציבור חרדי, נדרש לצרכי דיור יקרים יותר מאשר כל ציבור אחר.

כי המשפחות יותר גדולות, כי צריך לקחת בחשבון מקוואות ובתי כנסת, ויותר בתי ספר ולכן על פי, אתם יודעים שתכנון ערים במדינת ישראל מתבצע על פי דו"ח ישן שכתב חברי דוד ברודט לפני הרבה שנים,

שהוא המלווה את הדברים. גם בבסיס בדו"ח ברודט, על כל תושב שנמצא בעיר, התושבים הם הפסדיים במדינת ישראל, אתם יודעים. ותושב רגיל במדינת ישראל עולה לרשות כ-9,000 בשנה הפסד. כאשר מדובר על ציבור חרדי, מדובר על סכום של 30,000 שקל לשנה. אני לא חושב שהנתון נכון. - - - באופן מובנה מקבל פחות מאשר מקבל - - - רגע, זה מחייב אותנו לתת יותר כסף,

אני חולק על התיזה הזאת. אני אומר את המספרים של הדו"ח שהוציאו. עזבו עכשיו את הדברים האלה. מאיזו שנה הדו"ח? כשאתה מעמיס מקוואות, בתי כנסת שאתה לא בונה אותם אז בעלות זה גבוה. העיריה לא בונה מקוואות ובתי כנסת. זה כספים קואליציוניים, משרד השיכון. ראש רשות הולך למחוזות, בפיתוח מבני ציבור לדברים אחרים. אחרונים בתור, אם בכלל, זה בתי כנסת ומקוואות. אני אומר את הנתונים האלה, שניה, אני אתייחס לכל - - - אני הייתי שם. אני יודע. אני אתייחס לכל הדברים. גם בתרבות וגם בחינוך, אביעד, מקבלים הרבה פחות.

עולה לו באופן מובנה הרבה פחות - - - אני אומר את הנתונים האלה, כשאני נמצא בדיונים עם ראשי ערים וכשאני נמצא בדיונים עם האוצר, אני מבקש מהם 'תעלו את התעריפים כדי שנוכל להגדיל עוד שכונות', מאז שנכנסתי לקדנציה ישבתי עם 30 ראשי ערים, ישבתי עם יותר, ישבתי עם כ-150 ראשי ערים, אבל עם 30 ראשי ערים דיברתי על שכונות חרדיות, על מוכנות להקים. מתוכם היו תשעה שהיו מוכנים גם לקיים פגישות, מתוכם היו שניים שהיו מוכנים ספציפית להקים שכונות. למה, מה החסמים? החסמים הם - - - מי רוצה חרדים בעיר שלו? החסמים, בואו נשים אותם - - - אנחנו החסמים. אני אגיד מה החסם, חלק מראשי העיריות אומרים, כל אחד עם הדברים שלו.

הדיון הזה יכול להפוך לפינג-פונג של הערות ביניים. סליחה, אני מריץ את הדברים. אני אציג את החסמים. אבל יש ממשלה במדינה. אני דוחף אותך, אביעד. 10 דקות. לכן החלטת הממשלה דיברה על תימרוצים. שאתה תבוא לראש עיר ותביא לו תימרוץ בהסכמי גג והוא יידע שהוא יקבל פיתוח מעל הראש כי הוא לא מפלה אנשים, אז אתה תראה שהם יבנו. ברור שאם הוא יודע שהוא מתחיל להפסיד, כי הוא צריך יותר בתי כנסת, אז הוא לא - - - אביעד. אני רץ עם הנתונים ואני אתייחס לשאלה החשובה שלך. גם לשאלה שלי.

10 דקות הצגת נתונים בלי הפרעות של חברי הכנסת. 10 דקות הצגת נתונים וסבב חברי כנסת לפי הגעה. 10 דקות נטו בלי הפרעה.

אז אלה הנתונים ואני אציג את כל הנתונים ואתם מוזמנים לעבור איתי נתון-נתון ולבדוק אם אני צודק. אלה הנתונים משנת 2016 של שיווק יחידות דיור לאוכלוסיה החרדית. שנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה. יהיו פה אנשים שיופתעו מלראות את הנתון הזה, אבל השנה ששווקו בה הכי הרבה יחידות לציבור החרדי, היא השנה האחרונה 2021, וכל השיווקים שנעשו במקומות האלה, נעשו מחודש יוני 2021. גם בשנת השיא שהייתה לפנינו, שנת 2018 שהייתה שנת השיא של השיווקים של כחלון, לא הגיעו למספרים שאותם אני מציג. חשוב לי שתראו את הנתונים האלה לפניכם כל הזמן, כדי שתראו שהשנה נתנו 6,394 יחידות, הן מפוזרות לפי מקום-מקום, אפילו שלושת היחידות הבודדות שנתנו בבית"ר נמצאות בזה. רק את ה-4,000 לא ראיתי את החוברת של אלעד. תמיד חוברות יוצאות, יצאה המודעה, החוברת של אלעד, כמו תמיד, יוצאות החוברות באיחור, יש פער בין הוצאת המודעה להוצאת החוברת, אתה תראה את החוברת של אלעד, 2,000 מתוכן אתה תראה אני מקווה עד סוף הרבעון הראשון ו-2,000 נוספות עד סוף הרבעון השלישי בשנת 2022. אתם יודעים שזו לא הבשורה, בגלל זה. לא, אלה הנתונים. אלה הנתונים שבאים בגלל הגובה הנמוך של המתריצה קודם. שהיו בהכנה. לא.

אלעד אנחנו מכירים - - - חלק מהנתונים לא היו בהכנה, ועוד רגע נגיע להכנה. השקף הבא זה סיכום שנת 2021. על קרקע מדינה שיווקנו 6,394, עסקאות בקרקע מדינה, התחלות בניה בקרקע מדינה, יחידות דיור מאוכלסות והותמ"ל שנאבקנו עליו, אני רוצה להגיד פה מילה טובה לח"כ פינדרוס שנאבק איתי פה בותמ"ל על יחידות ספציפיות בתכנית הותמ"ל לציבור החרדי והתשובה שמה שזה הוביל, זה 3,200 יחידות דיור בהר יונה. הותמ"מ לדעתי הכי גדול שנעשה אי פעם לציבור החרדי, שניתן בהר יונה. יש לך ותמ"ל יותר גדול, 13,000 בשפיר. זה עוד לא ותמ"ל שבכלל מתקרב ואתה מכיר שם את סיפור החרסית, ונתייחס לזה בהמשך. או, עכשיו זה החרסית, אז זה בסדר. בוא, אתה מכיר את האירוע הזה. באו ואמרו שלקחו את זה מהחרדים כדי למנוע שיוכלו לשווק את זה מיד, ולשווק אתם לא יכולים עכשיו. בגלל החרסית. אני רוצה להתייחס לתכניות שאושרו בשנת 2018-2020 למקומות שנמצאים, וכאן דרך אגב, כאן זה הדבר שהכי מטריד אותי. כי בסוף כמו שאמרת, ח"כ אשר, אני יכול לשווק ממה שתוכנן. וזה הדבר שהכי מטריד אותי. והנתונים הם שב-2016 וב-2017 המספרים שיש פה הם לא מופיעים כי תוכנן 0. העתודות התכנוניות פחותות ממה שעכשיו משווק בפועל.

העתודות התכנוניות כמעט לא קיימות. המחסנית ריקה. המחסנית ריקה. מה שאני יכול לעשות זה לעשות את כל המאמץ כדי לראות את כל מה שקיים במחסנית. אז אכן ברכסים ואכן באלעד, נמצאים. אבל בסוף כשהמחסנית ריקה והתכנון איננו קיים לא בונים יחידות דיור מהשמיים. ולכן כשאני מסתכל על המספרים האלה, מכאן מתחילה הבעיה. שאין תכנון בדברים

עוד רגע אני אציג לכם את היעדים במקומות האלה. התכנון לא מגיע מהאוויר, ומה שלא תוכנן בשנים במקומות האלה, יקשה עלינו מאוד לעשות. ולכן האתגר הוא מאוד גדול. הנקודה השניה שמאוד מטרידה, ונכנסתי, אני חושב שכול היושבים פה בחדר מכירים אותי, דלתי פתוחה בפניכם וגם כל אחד מכם יש לי שיחות איתו ישירות ותמיד הדלת פתוחה, והנתונים שקופים לחלוטין. וזה הנתון שהכי מטריד אותי בזה, שהמימוש, אני עובד על זה הרבה שעות, והגענו למימוש של 79% מסך כל התכניות שאושרו, נעשה עוד דחיפה, ונגיע למימוש של עוד 21% היחידות הקיימות. נגמור את המחסנית. והמחסנית תהיה ריקה, ופה זו הנקודה שהכי מטרידה אותי ואני רוצה להגיד את הפתרונות שאני רואה לכיוונים, אבל אני רואה בעיה, אתגר מאוד גדול ומחסנית מאוד ריקה, והדברים האלה נמצאים לאורך שנים. צריך יעד. יעד לתכנון לחרדים. בוא נגיע ליעדים, לפי מחוזות ולפי חלוקה. אני הצבתי יעד מאוד אגרסיבי, להגיע ל-43,603 יחידות דיור. המספרים שנמצאים בפניכם פה מחולקים לפי מחוזות ולפי ערים. במקומות האלה. כסיף כמה זה מתוך היעדים? מתוך היעדים האלה כסיף זה 5,000. אני אעבור אתכם דבר-דבר. כפר חב"ד, נחליאל, רמלה, כפר סירקין. כפר סירקין,

זה לא כפר סירקין, נוף הגליל 3,200 יחידות, עכו זה כבר יעד שבביצוע, בית"ר עלית אתם מכירים, ירושלים אתם מכירים, בית שמש אתם מכירים את השכונות שאנחנו נמצאים בהם. אתה יכול לראות, בתוך היעדים שלי מופיעה גם מועצה אזורית שפיר, מה שאתה קורא לו קרית גת מערב, אבל כדי שזה, היום זה מועצה אזורית שפיר, צריך לעשות ועדת גבולות, צריך לגמור חרסית, צריך להיכנס לכל התהליכים האלה, זה נמצא פה בתוך - - - אבל עיכבתם את הותמ"ל. אישור הותמ"ל לתכנית החדשה שהמדינה השקיעה כסף. יש תכנית מהמדינה לותמ"ל תוך חצי שנה. רבי יעקב, אתה רוצה לדבר רק על קרית גת, שפיר או עוד כמה דברים? אם את זה גומר, שווה עשר ישיבות. תכנית ותמ"ל לא עולה במדינה לפני שעושים שינוי וועדת גבולות. אני בשום מקום לא עושה, לא מעלה ותמ"ל לפני שסגרתי ועדת גבולות. ואני לא מעלה דבר, מכיוון שהתכניות שלי בותמ"ל הן מוגבלות, אתם הגבלתם אותי ובצדק, אני לא מעלה ותמ"לים רחוקים.

הסיכום היה לפחות שלוש תכניות למגזר החרדי לשנה. זה היה בהגבלה. רק נגיד את האמת. אני עשיתי את זה יחד איתך כדי להילחם, כדי שיהיה בתוך הותמ"ל תכניות ספציפיות.

הם לא נמצאים פה אבל יש ציבורים אחרים שעשינו שהם לא יהיו מוגבלים, כדי לתת פתרונות.

הלאה. נתון הבא, 43,603 זה התכנון שלי, ואלה היעדים שאנחנו נמצאים. שאלת הבהרה על ה-43,000. הסטטוס התכנוני של כל אחד מהם הוא שונה. יש התחלת תכנון יש לקראת, יש סוף. איך אתה מחלק את זה פחות או יותר גרוסו מודו באחוזים פה? מה יהיה בשל עוד שנה, מה יהיה עוד שלוש, עוד חמש? ותוספת לשאלה הזו, איך הגעתם ליעד הזה. למה דווקא 43,000 ולא 45,000? זה היה לפי התכנון העתידי של ה-10,000 לשנה, משפחות. זה מזכיר לי את ה-9.99. למה זה לא 43,000 - - - אבל גם ה-43,000 זה עדיין בחסר. זה פחות, כן. בואו נמשיך. כל הח"כים יקבלו זכות דיבור. רק תנו לי לנהל את זה בבקשה. רק אולי שידעו, כמה לשנה,

תסיים את המצגת, אביעד.

אני אסיים את המצגת ואחר כך אציג לכם את האקסל המדויק איך הגענו למספר הזה. עוד מספר שלא מופיע כאן בתוך הטבלאות האלה ולא התייחסו אליו עד היום בכלל, אנחנו רוצים להוסיף אותו, זה התחדשות עירונית במגזר החרדי. אני חושב שבסוף מכיוון שפתרונות הדיור מאוד מוגבלים והקרקעות מאוד מוגבלות, בחרנו 12 ערים שהן רלוונטיות לעולם של התחדשות עירונית והקצינו לתוך הנושא הזה כ-500 מיליון שקל. מתוך הערים האלה ארבע ערים רלוונטיות מאוד לציבור החרדי. ירושלים כמובן, שאני חושב שתהיה העיר המובילה בישראל, ירושלים ובת ים, יהיו הערים המובילות בישראל בהתחדשות עירונית. בית שמש, לא צריך להסביר, חיפה,

תכניות התחדשות עירונית יהיו ב- - - אדוני המנכ"ל, אתה יודע שהתחדשות עירונית זה מגדלים בסוף.

לא חייב. ממש לאו דווקא. לציבור החרדי זה עוד הרבה יותר קשה.

יש עוד אדמות לא מנוצלות בתוך העיר עצמה. יש קרקע ושפ"פ לא מנוצל. התחדשות עירונית לפעמים זה שמונה קומות, והתחדשות עירונית לפעמים זה שימוש בשצ"פים לא מנוצלים ואפילו אנחנו נדון בזה בדיון אחר בוועדה, גם בשטחים חומים, אני לא רוצה לדון על כך בדיון הזה, נקיים על זה דיון בפני עצמו. בהתחדשות העירונית התעסקנו עם ה- - - יש לכם היתכנות כלכלית? עשיתם?

ודאי. שיכול להיות גם בבניינים של שמונה קומות? בחלק מהערים כן. ביוקר הקרקע הנוכחית גם בירושלים, גם בחיפה וגם בבית שמש, הקרקע נושאת את עצמה גם בשמונה קומות. איפה זה לא עובד דרך אגב? ולך אני לא צריך להגיד את זה, לא בפריפריה, זה עוד לא עובד בבני ברק, כי בבני ברק הבתים מראש הם לא של שתי קומות, ואין לי טעם לקחת בניין של ארבע קומות ולעשות אותו בניין של שש קומות, הקרקע לא נושאת את עצמה. לכן על פי התכנונים הנוכחיים בבני ברק אין התחדשות עירונית.

בבנייני עמידר של שתי קומות, לעשות מהם שמונה קומות או שבע קומות, אפשר וקיימות תכניות ספציפיות. אני לא צריך להגיד לכם, ואתם מכירים את השכונות הספציפיות ואת הבניינים הספציפיים במקומות האלה. זאת חשיבה שחייבת להתחיל ולהיות מבוצעת. יש שם פוטנציאל לאלפי יחידות דיור. באזורי ביקוש,

החרדי גם לא רוצה ללכת לכל מקום. לבית שמש ולירושלים הוא רוצה ללכת. אם עשית שם התחדשות עירונית, יש ביקוש. תגיד לי גם בדיון שיזמת אתה מפריע, יעקב אשר? אני רק רוצה לפרוטוקול. זה ראש העיר שלי. יש פה יותר מדי ראשי ערים. זה בעיה. ראשי מועצות דתיות גם. ביקשתם את היעדים המספריים ל-2022. אני אומר לכם מראש ביעדים, היעדים האלה הם אגרסיביים והלוואי שהקב"ה יעזור ושאני אצליח לעמוד ביעדים. יעדי שיווק. לקחת את חברי הכנסת הכי נוחים לדיונים. אני רואה. תענוג. אתה רוצה לשווק את זה ב-2022? כן. אני רוצה להסביר מה היעדים שלי לשנת 2022 הנוגעים לציבור החרדי. הם יעדים מאוד אגרסיביים ותבדקו אותי האם הייתה איזו שהיא שנה שהיו יעדים כאלה, והקב"ה יעזור שאני אצליח לעמוד ביעדים האלה, זה יהיה אתגר מאוד גדול. אבל אני רוצה להגיע ל-8,537 יחידות בקרקע מדינה. אני רוצה להגיע להגרלות, אנחנו הולכים להחזיר את ההגרלות כמו שאתם יודעים, מתוך ההגרלות, 3,854 אני רוצה לייעד לציבור החרדי, תבדקו בשנים האחרות שישבו שם כמה הגרלות היו לציבור החרדי. הרוב הולך לאדם שאין לו בית.

זה מיועד, כל ההגרלות מיועדות לאנשים שהם חסרי דיור. לא הרוב, כל ההגרלות. אני לא נותן הגרלות לא למשפרי דיור. זה תנאי סף.

לא, בעבר היה גם למשפרי דיור, וגם לזה.

אוהבים שיפור אבל אנחנו רוצים - - - משפרי דיור יקנו כשיהיה להם זמן. אני נותן לזכאים כי המשאבים שלי מוגבלים. אני הולך כבר להכרזה בותמ"ל הקרוב גם להרחבת כפר חב"ד בעוד 1,000 יחידות. אני רוצה לעשות עוד שני ותמ"לים במהלך השנה הקרובה. אני במאבקים על הותמ"לים האלה. זה לא פשוט. כל ותמ"ל זה מאבקים. כל ותמ"ל הוא מאבק.

אלה יעדים אמביציוזיים ל-2022 אבל השנה הקשה שלך היא 2023 כי אין לך עתודות תכנון. אתה צריך להאיץ עתודות נכון.

יש לי, רחוק מלהיות מספיק. זה לא מסתיים, התכנון. יש לו. רחוק מלהיות מספיק.

מערב אחד, לא שני מערבים. בוא נכסה את קרית גת. קרית גת - - - רגע מרגי, זה - - - אני רוצה לדעת האם קרית גת זה היה משאב מתוכנן שמישהו שם אותו בצד.

חכה רגע. אני אתייחס רגע לקריית גת. הסכם גג רכסים, זה שקף אחד לפני האחרון. הסכם גג רכסים מאוד מקווה שנצליח להגיע, אני רוצה להסביר ואני יודע שאתם תכעסו על זה, להסביר את העמדה שלי בנושא הזה. למה אני חושב שכסיף היא קריטית בתוך העולמות האלה? כאשר אני נמצא במקום שהתכנון שלי מוגבל וכאשר אני נמצא במציאות, גם זו המציאות, שהלכתי ל-30 ראשי ערים, תשע מהם בכלל הסכימו להיפגש איתי, שניים מהם מוכנים לתת פגישות, יישמעו העמדות בדברים האלה. כאשר יש החלטת ממשלה שהיא תיאורטית לגמרי, שדיברה על זה שיתנו יותר כסף, לא - - - הממשלה הנוכחית, שיתנו יותר כסף לשכונות חרדיות, ההחלטה הזו מעולם לא בוצעה. היום כל הסכמי הגג, אין שום התייחסות לכסף נוסף לציבור החרדי, שני ראשי ערים מתוך 30 היו מוכנים ללכת בתוך הסכמי הגג שלהם להכניס ציבור חרדי.

גם כשאני שלטון, יושב פה נציג אגף תקציבים.

מי מונע ממך לעשות את זה? חריש גם הייתה מיועדת לחרדים, בסוף שמו עליה יד כולם. מי מונע ממך, עזוב חרדים לא חרדים, מי מונע ממך עכשיו לתכנן ולהריץ את כסיף? אף אחד לא מונע.

ואני רוצה לעשות את זה ואני הולך לעשות את זה. אני סקפטי, אתה יודע למה? כי עצים לאחרונה לא הצלחתם לשתול, אתם רוצים לבנות עיר שם? אתה תבנה מחסנית, אולי - - - אני אדם מאמין. כי אם כל הזמן יגידו לנו 'כסיף' וכלום לא - - - לא יתנו לך גם את זה. לא, ח"כ אשר, כסיף לא נותנת לי פתרון. זה לא במקום, והיא לא נותנת פתרון לכלל הציבור החרדי. ואני נאבק על הר יונה. אני יודע.

נאבקתי על הר יונה לפני שעשיתי את כסיף. - - יש לי כבר זקן לבן. אני יודע מה הם עושים, לוקחים משהו ערטילאי לעוד חמש-שש שנים,

לא רק אתם. חריש לקח לו 20 שנים. אל תשחק אותה בכנסת אתה 50 ומשהו. עכשיו יגידו לנו 'חכו' 'חכו' 'חכו'. אני לא אומר לך - - - אביעד, עצור. עוד יהיה לך מה להשיב. הרב אורי מקלב בבקשה. תודה רבה אדוני היו"ר. גם תודה רבה על קיום הדיון, אומר ועושה, ואני יודע שזה לא יסתיים בדיון הזה, אני יודע את הלחץ לכן יש לי תקווה טובה שגם בלחץ שיש לך בדיונים אתה לא היית מוכן לדחות את זה. אני בטוח שגם הדיונים האחרים, חשוב לי להגיד את זה בדברי הפתיחה, כדי שלדברים האלה יהיה גם בסופו של דבר מעקב וגם פתרונות וגם לראות שהדברים האלה לא רק יוצגו במצגת, אלא נוכל לעקוב אחרי הדברים. אני כן חושב שבדקה אחת, ירשה לי אדוני היו"ר, להגיד מה המצוקה. יש כאן אנשים שאולי, אנחנו חיים בתוך הדברים, אבל בכל אופן אני גם מעריך שבאים חברי כנסת אחרים וגם אחרים שמקשיבים לנו, שמדברים על מצוקת דיור בציבור הכללי ואנחנו מזדהים עם מצוקת הדיור הגדולה הזאת, אבל כשמגיע מבחן התוצאה, כשבאים לראות מה המשמעות של מצוקת הדיור לגבי הציבור החרדי, המשמעות היא לא לגור אצל ההורים או לא לגור באופן שההוצאה יותר גדולה על דיור, שזה גם חמור מאוד אצל כולם,

שגרים בדירות ביחידות של 15 מטר. אתם לא תאמינו איך נראים ופי 3, בקומה 3 בחניה, כשהחלון היחיד שיש בבית זה סוג של רפרפת שנמצאת מעל לשירותים, זה החלון. כשאני רואה זוג, ואולי אני בשבת צריך להיות או אצל ההורים שלי או אצל ההורים של אשתי, מדוע? בגלל שאין לי מקום לשים פלטה בשבת. זה לא משהו בלשון הגזמה. אם האגודות לצער בעלי חיים היו מבקרים במקומות האלה, היום לתרנגולים ולתרנגולות נותנים יותר מחיה באופן יחסי מאשר נותנים לזוגות האלה. וגם כשזה כבר יחידות של 20 ו-24 מטר, המשמעות היא שאין לילד איפה, וזה יכול להיות עם ילד אחד ושניים, אין לו איפה לזחול. פשוטו כמשמעו. מדובר בתנאים גרועים וקשים מאוד. לכן כשאנחנו מדברים על פתרונות, מבחן התוצאה אומר שהדחיפות היא מאוד גדולה, מה שקורה. והצרכים, נכון שהצרכים לציבור החרדי הם ייחודיים יותר, אבל זה לא בשמיים. בסך הכל מדובר שצריך להיות לא בניה לגובה מאוד,

היום מדברים כבר על 8 קומות ו-10 קומות וזה יכול להיות שתי קומות האחרונות, אדוני היו"ר, היום מצאו פתרון שהן יכולות להיות עבור צרכי ציבור. יכול להיות גם טיפת חלב, יכול להיות שילוב. אם שמים את זה בשתי הקומות העליונות, זה כבר נותן- - - שילוב.

יש כאלה שבקומה העליונה הוא שם גם - - -בית כנסת כדי שבשבת, כשיש בניין גבוה, הוא יכול לעלות 4, 5, 6 קומות וזה עדיין סביר. יש לפעמים תנאים - - - אם רוצים יש אפשרות. רגע, מעלית שבת לא עובדת? יש כאלה שכן יש כאלה שלא, זה יכול להיות. יותר ויותר. העובדה היא שבירושלים יש. אני חושב שגם עבור המגזר החרדי - - - אבל

זה לא חסם שצריך בניה לא רוויה, בנייה צמודת קרקע. מדובר כאן שאפשר לשלב, צריכים קצת יותר, צריכים סוכות במקום, שאפשר לתכנן את זה. מדובר על מבני ציבור יותר, יש כאן - - - חברים לא לפטפט. לכבד את הדובר. -- הם עשו על זה מעקב. הפתרונות קיימים, לא צריך להמציא פתרונות. זה תכנון ושיווק מסיבי יותר, גם גדולים, וזה תנאי. אחד התנאים המרכזיים אדוני היו"ר ואביעד אתה צריך לדעת את זה, שיווק מסיבי. אי אפשר לשווק 200 יחידות דיור באיזה שהוא מקום. לא זה מה שנותן. השיווקים צריכים להיות גדולים. אתה צריך לתכנן את זה, כשאתה מתכנן את זה בשיווקים הגדולים. מדברים על תמרוץ והתמרוץ יכול להיות, כשאומר ראש העיר שהוא לא רוצה, אז למדת דף יומי, כופים אותו עד שיאמר 'רוצה אני' זו אפשרות אחת. מתמרצים אותו עד שיאמר 'רוצה אני' ויש דבר כזה שאתה בא ואומר, תנאי סף, אם לא אין לך דבר אחר. אם אפשר אז הוא כבר עושה את זה. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה שקורה בשטח. לצערי לא רק שזה לא עומד, גם התכנונים האלה לא עומדים בצרכים, בחסר.

במספרים, כ-10,000 דירות חדשות בשנה. ואנחנו מדברים על שיווקים ותכנונים מאוד גדולים. גם המספרים שאתה אומר, 40,000-50,000 זה לא משהו שנשמט. צריך 100,000, זה לא רק כדי - - - וככל שיש חסר זה יותר. אני רוצה להגיד לכם מה זה נקרא גזלת כבשת הרש. כבשת הרש זה כפי שאמרנו שפיר או קרית גת מערב-מערב. אבל יש גם היום, תאר לך שבמכרז ברמת שלמה, אני רוצה להביא דוגמה של שכונה חרדית בירושלים. רמת שלמה. זו שכונה חרדית, לא רק שכונה חרדית, היא סגורה בשבת בתב"ע.

אין יותר מזה. קנו שם אנשים שלא מהמגזר החרדי. ראש האופוזיציה מהתעוררות בירושלים, אני לא יודע מה - - - פינדרוס מכיר אותו,

הדירה שלו היא ברמת שלמה, לצרכים של, מי הולך מי שהוא לא

וכמה כאלה יש? אז גם מה שיש כבר בדבר הזה,

אתם לא עושים שום חסם, בהכרזה, זה אפילו באתר, תגיד שזה לציבור החרדי. אתה גם לא עושה את זה. לפי הזכרון שלי במכרז בירוחם שבנינו לקהילה החרדית, אני חושב שאפילו אסור לכתוב את המילה 'חרדית' אלא 'שומרי מסורת', יש איזו הגבלה משפטית. יש הגבלה משפטית. אפילו על צביון, כדי להגדיר צביון צריך להפוך את העולם כדי להגדיר את הדברים בצביון. בג"צ אפשר לך חלק מהשיווקים גם - - - אבל אתה לא יכול לקרוא לזה - - - יש חוות דעת באותה החלטת ממשלה של 2016. 1824. אני רוצה לתת לך עוד דוגמה. מחיר מטרה או מחיר למשתכן. במגזר הערבי קבעו שבני המקום יכולים להגיע עד 75%. עכשיו, החלטה, עד 75%. יכול להיות שיש מקומות מסוימים שזה יכול להיות הפתרון לציבור החרדי, כשאתה אומר 'בני המקום' ובני המקום הם,

אני לא יודע אם רכסים זו הדוגמה או לא, אבל כשאתה משווק בכזה מקום ואתה אומר 75% מהמקום או נניח שאפשר, בדברים ה- - - כרמיאל, חיפה, יכול להיות שאפשר למצוא פתרונות, אבל זה צריך לשבת עם יועצים משפטיים ולעשות את זה. אם חל עליהם בני המקום, חל עליהם.

היום השיווקים, אתה יכול, יש 20%, כמה? העלינו עכשיו את בני המקום. עד 50% בני מקום לפעמים. העלינו גם בציבור הכללי את בני המקום, במקומות מסוימים זה 50%, במקומות אחרים זה 33%. העלינו את בני המקום בהמון. לפעמים הם לא מכסים את ההקצאה שלהם, בני המקום. ברוב המקומות דרך אגב לא אחרי שהעלינו, יש לנו חוסר בבני המקום ואנחנו לוקחים מתוך הרשימה ואז אני פותח את זה. בהתחדשות עירונית יש עוד פתרונות, אם הקרקע וה- - -אז גם המסחר, ואפשר לתת למסחר. ואני רוצה להגיד לך, יש דוגמאות של - - - הוא הגיע ל-6.5. אבל ראש עירית הר יונה, אני רוצה להביא ובזה אני אסיים. נוף הגליל. נוף הגליל, ראש העיר שבא ומכריז,

מכריז, אומר 'אני רוצה את הצוואר הזה', לקחת את זה עכשיו במהירות, להתגבר על כל החסמים שיש, וזה יהיה גם דוגמה ותמרוץ לראשי ערים אחרים. אז בוא נראה שיש - - - אני מזמין אותך לבוא איתי להר יונה, ותשאל את - - - כמה אנחנו עובדים על זה. עוד דוגמה של גזילת כבשת הרש. היה קרית יערים גם, גם את זה ביטלו. לא ביטלו. זה ועדת גבולות במשרד הפנים. תלחצו במשרד הפנים. תראו מה זה גזלת כבשת הרש. אני רק מעלה את זה גם כן. עמדת משרד השיכון יחד איתך, בוועדת הגבולות של קרית יערים תעזור לנו. אני איתך. יעקב אשר בבקשה. אדוני היו"ר, אני באמת לא רוצה נאומים. אני רוצה לעשות את זה יותר כשאלות ותשובות כי אנחנו כולנו מתכוונים לאותו דבר. קודם כל אני רוצה בגדול להגיד, מצוקת הדיור היא לכל המדינה, אנחנו אבל בסטטיסטיקה הזאת מככבים וזה לא טוב גם לכם כי אתם כל עוד שלא תורידו, גם בלי האחיינים שלך, לא טוב שיהיה ציבור שחי פה מה לעשות, ב- - - היועצת המשפטית שלי בזום כבר צועקת עלי ואומרת 'אתה מספר בדיחות ואחר כך יהרגו אותך', לא אחיינים. על זה לא יהרגו אותך. אני אומר דבר אחד, קודם כל מה שאמרת זאת הטרגדיה הגדולה. אין מחסנית של תכנון, ובגלל הטרגדיה הזאת שהבינה הממשלה הקודמת שטעתה בעניין הזה, לכן התחיל כל הנושא הזה של קרית גת מערב. קרית גת מערב, אני רוצה את ההקשבה שלך אדוני היו"ר.

אני מכיר את זה. דקה. יש תכנית שהייתה של 10,000 יחידות דיור, קיבלה תוקף ב-2016. באה המדינה, לא משנה כרגע באיזו החלטה, פורמלית כזו או אחרת, ובאה ואמרה 'אנחנו רוצים לייעד את זה לציבור החרדי לכן אנחנו הולכים לעשות התאמה, נלך לותמ"ל, נעשה תב"ע שתתאים את המקום'. אני מחזיק משהו שהוצאתי מהאתר של מינהל התכנון אתמול שמופיע כאן במפורש: הקמת שכונת מגורים בת 13,500 יחידות דיור'. זו תכנית שינויים, אני מקריא 'שהיא מיועדת לשינוי הבינוי בייעוד מגורים בתמ"ל 1011 והתאמתו עבור האוכלוסייה החרדית, גובה הבינוי עד שש קומות' וכולי. המדינה השקיעה פה מיליונים, ואתם כרגע, לא אתה אישית, אתם כרגע עצרתם את זה, כי באתם ואמרתם 'אנחנו רוצים לשווק מהר אז אני הולך על התכנית הקודמת'. למה התכנית הזאת היא כזאת קריטית? דווקא בגלל הפתיח שאמרת וצדקת בכל מילה. אין מחסנית. אין מחסנית. פה יש 13,000 יחידות דיור שיכולות להיות הפתרון. הותמ"ל לא ייקח פה שנתיים כי זו כבר תכנית לעוסה, זו כבר תכנית שיש בה תוקף, היא רק מתאימה את עצמה מ-10,000 יחידות ל-13,000 יחידות. אתם יכולים לפתור ולהתחיל, כי גם אתם, אמר השר במליאה לרב פינדרוס ולא סתם הוא אמר את זה לו, אתם יודעים שבהמשך אתם הולכים לתכנן גם לחרדים שם, אז יש לכם אפשרות להקים עיר ולפתור את הבעיה של ראשי הרשויות שאתה כשלטון בא לפה ואומר 'אני לא יכול עליהם', למרות שאני חושב שאתה כן יכול.

לצערי זה הפתרון, כי בגלל שדיברת על 30 שפגשת ותשע שהיו מוכנים לשמוע, ורק שניים שמוכנים ליזום דיור לחרדים, לפעמים צריך עיר עצמאית.

ואז אותם אנשים לא מתנגדים. אני בעד ולכן אני גם בעד כסיף. כנראה שאתה בעל מקצוע אבל אתה גם למדת פוליטיקה. וזה בדיוק הדבר שמרגיז אותי על כסיף ולכן אמרתי גם לידידי יעקב מרגי קודם.

יעקב יודע כמה השקענו בעניין הזה של שפיר,

אביגדור יצחקי יגיד לך, לא אנשים חרדים. הייתה החלטה ברורה שזה הפתרון האמיתי בגלל המבוכה של המדינה - - - למה הממשלה לא - - - רגע. אל תפריע לי. כי כל המחסניות של הממשלה הקודמת נותרו ריקות. למה. לא לא. לא נכון. גבירתי, את יודעת כמה דירות בתכנון יש במדינת ישראל? מה, אנחנו הולכים לקחת של מישהו אחר? אנחנו באים ואומרים רק דבר אחד, המדינה הוציאה על זה כסף. אני בא ואומר, אתה רוצה לדבר איתי על כסיף?

נדבר על זה. אבל תזיז קודם כל את מה שיש לך ביד שאתה כרגע דוחה. אתה אומר לי 'קרית גת לא,

אני מביא לכם את הבשורה של כסייפה'. לכן אני אומר - - - אני רוצה שיהיה לו זמן להשיב. בלי לחץ. אפשר לעשות עוד דיון מה קרה? לא, אין לנו - - - יש לך. אתה היו"ר.

יש לנו עוד חצי שעה.

לכן אני אומר, קודם כל כסיף, דבר איתי אחרי שתקדם את זה.

דבר איתי אחרי שתורידו את החסמים ביחד מול משרד הפנים על הנושא של קרית יערים. את יודעת שיש תכנית אב של משרד השיכון שמדברת על הרחבת קרית יערים טלז-סטון, תכנית שהושקעו בה מיליונים, זורקים אותה לפח כי מישהו מחליט שחרדים לא טוב שיהיו שם. לא קשור - -- חבר'ה, להתאפק. שרון, את הבאה בתור, אז לא להפריע. את הדוברת הבאה.

יכול לנסות להשלים את הדברים שלי? תודה לך. הסכמי גג, יש לי פה את רשימת הסכמי הגג, אדוני היו"ר. מיליארדים יש פה. מאות מיליארדים. לא עשרות, מאות מיליארדים. כמה ישובים חרדים יש פה? כמה שכונות ממוקדות חרדיות יש פה? כשאתה בא ואומר 'אני לא יכול על ראשי הערים', תאמין לי, כי אתה לא מדבר איתם בשפה שצריך לדבר איתם. ובצדק, כי אתה צריך לבוא להגיד להם 'אני יודע שאוכלוסייה שיש לה יותר ילדים אני צריך יותר בתי ספר', אתה לא מבטיח את הדברים הללו ולכן ראש עיר, גם לפעמים יש ראשי ערים שזה מגיע מגזענות, יש ראשי ערים שהם יותר הגונים, אבל הם באמת לא רוצים, כפי שהסברת, עלויות יותר גבוהות. העלויות האלה מושתות עליכם, אתם צריכים לעשות את זה, אנחנו תושבים של המדינה, מה לעשות. יש לנו הרבה ילדים, כבר היה פה חבר כנסת אדיוט אחד שאמר להוריד, שיהיו פחות ילדים. לכן אני אומר דבר אחד, ולסיכום אדוני היו"ר, במילה אחת. יש לכם ביד אפשרויות היום, לא מחר, היום, את שפיר. אתה יכול להתחיל אחרי שתזיז את שפיר, להתחיל לקדם דברים נוספים, להגדיל תכנון במקומות נוספים. ואני אומר לך, שאם אתה קורא לישיבה כמה ראשי רשויות שהולכים לבנות אצלם 20,000, 30,000 יחידות ואתה אומר להם 'תן לי 3,000 בשכונה הומוגנית לחרדים ואני מפצה אותך בפיתוח', במה שהוא רודף אחריך לגבי הגשר והכביש החדש, יושב פה ראש עיר, אנחנו יודעים מה השפה עם ראשי הערים, אנחנו יודעים איך זה עובד. גם אני הייתי וגם פינדרוס היה, אנחנו יודעים איך זה עובד. השתתפות במאמץ המלחמתי - - - בדיוק. וזו הייתה החלטת הממשלה אז שלצערי לא עשו בה מספיק.

נכון שאנחנו לא בקואליציה אבל אני מבקש ממך, עכשיו בשביל האחיינים שלך, תעשה את הדבר ה- - - בשביל כל אזרחי המדינה - - - עוד מילה אחרונה על בני מקום. בני מקום שהזכיר הרב מקלב, יש איזו שהיא בעיה. אני אגיד לך למה, כי כשאתה עושה, יש מקומות שזה מתאים ויש מקומות שזה קריטי לא מתאים, בגלל שכשאתה בונה נגיד בירושלים ואנשים, בני המקום החרדים של ירושלים, לא יכולים להרשות לעצמם לגור בירושלים, הם חייבים ללכת לחפש בערים אחרות ואז, אני אומר עוד פעם, צריך לעשות את האיזונים הנכונים. אבל אני אומר דבר אחד, זה בידכם. רק תרצו. יש לכם גם את התקציבים, גם את האפשרות של תכנון, ואני אומר דבר אחד, ולו מהישיבה הזאת יצא רק הדבר הזה, שפיר, תחזירו את זה לציבור החרדי. זה היה שלו. זה לא איזה מקום, זה לא דיזינגוף פינת ארלוזורוב.

בדיוק. להפריד מוניציפלית, לעשות שם עיר חדשה, לתת את הפתרון ואז ראשי הערים יוכלו הלאה להיות גזענים. ח"כ שרון רופא אופיר בבקשה. יש ספר שכתבו 'תור המתינות'. תורך עכשיו. מי כתב את זה, בנט? שרון בבקשה. לא ייצא. אז תתפלא, אולי דווקא כן. כי אולי בתור המתינות יכול להיות שאנשים כאן סביב השולחן תמהים בינם לבין עצמם מה עושה בחורה חילונית שכמוני בדיון על פתרונות דיור לציבור החרדי.

בוא נרים גבה. אני לא הרמתי גבה. מודה באשמה. ישנם גם אנשים חילוניים. אם אתה עושה מצוות שבין אדם לחברו אתה יהודי טוב. אני יכול לומר לך שמי שחושב שהבעיה היא של הציבור החרדי, ומה אכפת לו ויתעלם,

קודם כל יש לזה השלכה למחירי הדיור לכלל הציבור, מכיוון שהציבור הגדול,

החלק היחסי שלו באוכלוסייה מעבר לזה, יש לו מבחינת קניית דירות ודיור, הרבה יותר מהחלק שלו. אורי, אתה מתפרץ לדלת פתוחה. אתה רואה שאני פה. לא, לכן אני רוצה להגיד לך. - - - תן לה לדבר. אגב, אני חושב שהנושא הזה הוא עיסוק לכל חבר כנסת. המצב הזה שאומרים שכל אחד ידאג למגזר שלו הוא - - - יש כאלה שזה בין אדם לחברו - - - ויש כאלה שזה גם משפיע על הכלל. בסוף אנחנו קונים במקומות אחרים שלא תמיד אנחנו רוצים,

אנחנו רקמה אנושית אחת. בבקשה שרון. אני חושבת שבעיית הדיור במדינת ישראל היא בעיה של כולם, ומה שאתה תיארת קודם אורי, על מצוקה של זוגות צעירים זו מצוקה שמשותפת לכולם. אם תשב עם זוג צעיר שהוא לא מהמגזר החרדי, הוא מציונות דתית, חילוני, ישתפו אותך באותן הבעיות. הם באים בסוף לאמא ולאבא לשבת כי אין להם איפה לשים לא את התנור ולא את מכונת הכביסה, ובאמת שום דבר. היום ללכת ולקנות דירה במדינת ישראל זו משימה כמעט עד בלתי אפשרית. ואתם אלו שדיברתם, אתם שישבתם בממשלה הקודמת, לא אני, על המחסניות הריקות. ונכון, המחסניות ריקות והן ריקות בכל תחום. אני חושבת שמשרד השיכון, ואני לא בפעם הראשונה שומעת את המנכ"ל, הוא ישב איתנו גם לאורך חוק ההסדרים בהרבה מאוד דיונים, מציג תכניות. האם התכניות הן תכניות מושלמות? כנראה שלא, אי אפשר להביא פתרונות קסם. אני הייתי רוצה שאנחנו ננהל דיון על פתרונות לכלל החברה הישראלית. זה נשמע חלום? לדעתי לא. אני חושבת שהחלוקה שלנו לגטאות, פתרונות לחברה החרדית ופתרונות לחברה היהודית, ציונות דתית, ולחברה החילונית ולחברה הערבית, זה משהו שמייצר בעיני ישראל שלא צומחת להיות אותה רקמה אנושית אחת חיה. יש אנשים שהם עניים - - - סליחה אדוני היו"ר.

תן לי להשלים. אתה ביקשת ממני, אני לא יכולה לדבר כך, אדוני היו"ר. העניים הם לא רק חרדים וערבים. יש עוד כמה עניים שהם לא רק חרדים וערבים. אני שמחה שאתה מצטרף לדבריי וזה לא רק עניין של עניים, זה עניין של בניית חברה מתוקנת בעיני, ואולי הגיע הזמן בשנת תשפ"ב 2022 להניח בצד את כל הטייטלים האלה ולהתייחס אלינו כאל חברה ישראלית. זה בראשית דבריי. אבל אני אגיד באופן כולל. קודם שאלתי אותך אדוני המנכ"ל, כמה שאלות, מה הן הנגזרות באמת. אתה ציינת את אותם חסמים שכשאתה יושב עם ראשי רשויות הם לא רוצים שתהיה אצלם שכונה של חרדים, אז מעניין אותי להבין למה. הדבר השני, ציינת תכנית יעד של 43,603, אז מעניין אותי להבין מתוך מה מגיעה הנגזרת הזו. ובסוף הדברים אני רוצה להגיד עוד משהו. עלה כאן קודם הנושא של קרית יערים כחלק מהדברים שיעקב אשר דיבר עליהם. אני חושבת שהסוגייה של קרית יערים שנמצאת באותו מסדרון אקולוגי בהרי ירושלים, שאף תכנית של מדינת ישראל לא דיברה עליה בכלל, ולפני שתקפצו, אני אתייחס לאבו גוש. אבו גוש - - - ידעתי שזה יגיע. איך ידעת? ידעתי. בעמי אני חיה. איך את מסבירה את זה? אני אסביר. אני מנחה את העד. או-אה, הפכתי להיות עדה. מה זה אומר? היום עם כל הפרשיות שיש - - - את עדת אופי טובה לציבור החרדי. חבר מפלגתך הגיע להתנגד לקריית יערים. הוא פתאום אכפת לו איכות הסביבה ופתאום אכפת לו - - - קודם כל אני חושבת שאם נרבה בטוב אנחנו פחות נחפש מה פתאום אכפת למישהו אחר. זו התפיסה שלי.

ואני חושבת שאכפת מאיכות הסביבה גם לו וגם לי וגם להרבה מאוד חברי כנסת, כולל ליו"ר שיושב פה, אכפת לו גם מאיכות הסביבה. בלי שום קשר. גם לך אכפת מאיכות הסביבה. אבל גם אכפת לי מה- - - אתה שם לב אדוני היו"ר שלא נותנים לי לדבר? אנחנו נדאג שתדברי לגופו של עניין. את באת לפה לדיון על הציבור החרדי ואת מתריסה נגד. אנחנו רוצים פתרונות. את - - - אורי, צריך לכבד.

גם דבר שקשה לנו לשמוע, נשמע אותו. יזמנו דיון מיוחד. אני לא חושבת שעד לרגע זה התרסתי נגד, אם אתה מרגיש כך זה שלך,

למה את - - - אורי חבל על הזמן של כולם. תן לה לסיים את דבריה. היא באה לכאן לדיון והיא אומרת - - - אורי מותר לה. למה אתה סתם - - - היא בדיוק עמדה להסביר מה ההבדל בין אבו גוש וטלז-סטון. בואו נשמע. בבקשה שרון. באותו מסדרון אקולוגי שקיים בהרי ירושלים צריך להשמר השטח שעבר לאבו גוש שקטן בהרבה,

ואנחנו לא נפתח פה את המפה כי זה לא נושא הדיון, לא משתווה לשטח של אותה עיר שרצו להקים בטלז-סטון ולכן אותם ארגוני סביבה באו ולא אישרו את זה, וגם מינהל התכנון התחבר לזה, אבל זה לא נושא הדיון. ואני בוודאי לא הגעתי לכאן כדי להתריס, אני הגעתי לכאן כדי לנסות ולהבין איזה פתרונות דיור ניתן למצוא. לא רק לחברה החרדית אלא בכלל לחברה בישראל וזה יהיה המשך הדיון שאותו יציג השר, ואני מבקשת את מה שביקשתי בהתחלה, שבואו נתייחס לחברה הישראלית כאל מקשה אחת כשאנחנו מציגים פתרונות דיור.

תודה רבה שרון. הרב יצחק פינדרוס.

אני לא רב, אני ממש - - - קדימה הרב יצחק פינדרוס. קיבלת ממני. כל המלמדו דבר אחד קורא לו מורי ורבי אליפי ומיודעי.

קודם כל אני אתחיל, ובוא נאמר את האמת.

הממשלה הקודמת לא עשתה את מה שהיתה צריכה לעשות, ולכן המחסניות שלך ריקות.

בנושא של הדיור היא נכשלה, בטח בציבור החרדי, היא לא עמדה בהחלטות, קיבלה החלטה ב-2016, לא עמדה ביעדים ולא בהחלטות, ואני רוצה להתייחס להחלטות וליעדים כי הם משמעותיים מאוד לדיונים שעלו. מה שהיה שם בהחלטה, זה שהפתרונות מתחלקים בעצם כמו שאמרת קודם חצי-חצי, חצי מתחלק פנימה בתוך המערכת,

מדובר על 17,000 משפחות חדשות, ולכן זה מתחלק חצי-חצי, חצי המדינה צריכה לתכנן ולשווק וחצי יסתדרו בתוך עצמם. בתוך החצי היה ברור כבר אז בהחלטה, כי היא הייתה מבוססת על איזושהיא עבודה, ואני מודה על האמת שהייתי שותף לעבודה הזאת ואני חתום עליה. היה ברור שאין פתרון אחד. זאת אומרת עיר חדשה או ערים חדשות לא יפתרו את זה. בתוך האזורים החרדיים, ידענו אז, ואני זוכר את המספר, ב-2015, 50,000 יחידות דיור יש בכל המגזר החרדי כולו שמתוכננות ל-20 שנים הקרובות, עתודות קרקע.

זאת אומרת עוד לא היה מתוכנן אפילו, עתודות קרקע. לכן אין אפשרות שזה ייפתר בתוך המגזר. ערים חדשות גם לא יכולות לפתור הכל כי גם כסיף, בסדר,

הכנסנו את כסיף. נו ואז מה? אתה נשאר עוד פעם עם אותה דלתא, גם אם הבאת את זה נשארת עם אותה דלתא.

אין דרך אחרת מאשר למצוא פתרון מול ראשי הערים, אין דרך אחרת.

זאת אומרת איך שלא נחשב ונגיד - - - גם עיר חדשה וגם ראשי ערים. אני רוצה עכשיו להתייחס לנושא של ראשי הערים. הסיפור הזה, ואני אתייחס לשלושת הדברים ממש בקצרה. קודם כל הנושא של ראשי הערים, המספרים הם לא נכונים. עלות תושב חרדי, לא נעים לי להגיד פה בדיון הזה ונגיד את זה אפילו שזה מוקלט, אבל זו האמת, היא פחות מאשר תושב חילוני.

עלות פר תושב היא פחות. יכול להגיד לך את זה יעקב, אני יכול להגיד לך את זה, יכול להגיד לך את זה כל מי שהיה מעורב פעם בעיר חרדית, הוא יודע שהעלות פר תושב היא פחותה.

מוסדות הציבור בכל מקרה מדינת ישראל,

זה נכון. אבל האוצר בסוף בונה את בתי הספר האלה. ריבונו של עולם, איפה השכל הישר? אז תגיד 'אין שום בעיה אני אבנה את בתי הספר'. תבוא לראש העיר, תגיד לו 'עזוב את הסכמי הגג, אני את בתי הספר, את גני הילדים, את מעונות היום, בלי קשר להסכמי גג, אבנה ממשרד החינוך'. אני לא חושב שהדאגה שלהם זה מבני ציבור. מי שיש לו לב חפץ לקהילה - - - אני מסכים שאתה לא הכתובת היחידה, אבל ממשלת ישראל בסוף, ולכן בוועדה, אדוני היו"ר, יכול להיות שמשרד השיכון אומר 'מה אתה רוצה ממני' אבל אם האוצר יבוא כמו שאמר יעקב ויתן לו גשר, ויתן לו כניסה לאיזה שהוא כביש, ויתן לו משהו, אז יש לזה סיכוי. אם הוא לא יעשה את זה, לא יקרה. מי, האוצר? הוא נרדם. אני אתן לך דוגמה, אתה אומר לי 'אני לא יכול עם ראשי הערים', הרי את רכסים הוצאת גם בלי הסכמת העיריה. הוצאת את המכרז, אמרת שאתמול עברת ויה דולורוזה בעניין הזה אבל הוצאת את זה. יושב היום חריש, אומר 'אני לא אתן לחרדים לבוא' כשזה מתוכנן. בסדר, היו שם, קנו שם לא חרדים.

הוא יכול למנוע היום מחרדים לבוא לשם במכרזים הבאים? נתנו לו אישורים בותמ"ל, עשינו לו חוק מיוחד, חוק חריש,

הוא יכול לבוא ולהגיד 'אני לא אתן יותר לחרדים לבוא'? אתה לא יכול להכניס שם 2,000 יחידות דיור? מה קרה? מה קרה? למה אי אפשר להכניס שם 2,000 יחידות דיור בחריש? ולמה אי אפשר להכניס את הותמ"ל, דיברנו על זה אז. בשפיר, היום תכניס את זה לותמ"ל, תהפכו אליו, תכניסו לותמ"ל. בגבול של שפיר, עזוב את קרית גת,

לא, אני לא מוותר על קרית גת. אני לא מוותר. אבל תכניסו את זה. תכניסו את זה פנימה לתוך הדבר הזה. והדבר האחרון, יש פה מצגת, אני מכבד אותך מאוד ואתה יודע את זה. אלפי יחידות דיור ששווקו ב-2021, לאף אחד מהן אין חוברת. דרך אגב, סוד כמוס - - - לא נכון. באלעד יש חוברות?

אבל זה המסה. הראית לנו 6,000. לרכסים יש.

אני אראה לך - - - הראית לנו 6,000 יחידות דיור. 4,000 מתוכן זה אלעד.

אני אעבור איתך דבר-דבר. בירושלים יש חוברת, ברמלה יש חוברת, בבית שמש יש חוברת. אני אתן לך את הכל במפורט. אני אומר מתוך ה-6,000, 4,000 - - - אני אעביר לך, תסתכל דבר-דבר. אלעד יצא בדצמבר. לוקח זמן להוציא את החוברת. אתה יודע שזה לא קורה ביום. - - הבשורה לא מחר בבוקר. גם בקרית גת החוברת עוד לא יצאה עד הרגה. תמיד חוברת יוצאת,

חוברת בממוצע במשרד השיכון יצאה שישה חודשים אחר כך, הורדנו את הממוצע לארבעה חודשים. היעד הוא להוריד לשלושה חודשים. אבל זה המספרים. אתה מכיר אותם.

צריך לדחוף בכל הכוח ותמ"ל בשפיר, בכל הכוח, מחר בבוקר בשפיר. אין סיבה שלא.

התכנית מוכנה. אני מדבר גם על מה שהוא דיבר אבל גם על ההמשך. צריך לצאת עם זה היום כי אם לא המחסנית תהיה ריקה. לסיום, ואני אומר לך את זה כמעט בכל שיחה שיש לנו. גם הר יונה, גם עכו, גם כל המקומות האלה. אין לי בעיה, אל תקים אגף חרדי במשרד השיכון, אם לא יהיו פרויקטים שינהלו את זה, זה לא יקרה. ראינו את זה בהר יונה בשיווקים הקודמים. ראשי ערים, ובאמת, ובצדק. יבוא ראש עירית נוף הגליל ויראה לכל ראשי הערים למה אי אפשר לקבל חרדים, כי הוא לא יידע מה לעשות. עצתך הטובה התקבלה, יש עכשיו תהליך, בחור חסיד ויז'ניץ, אני לא רוצה להזכיר את שמו, כשהוא יגיע, אתה מכיר אותו, הוא הולך לעזור בסיפור הספציפי הזה. עצתך הטובה התקבלה. תודה רבה. הנושא של ראשי הערים מול הזה צריך להיות. צריך להיות מול האוצר שיהיה כן איך מפצים ראשי ערים, להגיד להם את האמת כמה זה עולה ולהביא להם את בתי הספר שבין כה וכה הולכים לשלם להם, להביא להם את זה מראש.

תודה לך. ח"כ יעקב מרגי ונציג האוצר יתייחס במיוחד ליישום החלטת הממשלה והתקצוב שלה, במבט רב שנתי. אדוני היו"ר, חבריי היוזמים.

אני מכיר אותך, מכיר את היכולות שלך ומכיר את הכנות שלך ואני חושב שמדיון כזה, - - - אם נתעסק מה הסיבות, אנחנו מכירים את הסיבות. הממשלה הקודמת דיברו דיברו, לא עשו מספיק. בנו, עשו, התחילו, אני מדבר באופן כללי. ראינו את המנופים, ראינו הכל, אבל מסתבר שזה לא, זה נכון מה שקורה עכשיו בשיכון, זה נכון בחינוך, זה נכון ברווחה, נכון בבריאות. אין לנו תכניות צופות פני עתיד, אנחנו כאילו מחכים תמיד ל-1 לינואר לראות מה נפל עלינו ולהתחיל להתארגן. נפל במשמרת שלך, ואני כולי תקווה שאכן הלוואי, ואני מפרגן לך, הלוואי ותצליחו. אני מסכים עם מה שאמר אחרון הדוברים ח"כ פינדרוס. אני אומר, יש מושג שאומר 'מזה ומזה אל תנח ידך'. הכל או לא כלום, זו הייתה התפיסה של מרצ עד לממשלה האחרונה. אנחנו לא שם. אני אומר לך, כן, לא להרים ידיים מראשי הערים. לראשי הערים יש את הסיבות שלהם, אנחנו ציבור לא קל, יש לנו את הדרישות שלנו, יש לנו צרכים במבני ציבור. ואני אומר לכם, בתוך עמי אני יושב, רק ציבור חרדי יכול להשלים עם זה שהוא לא מקבל את הזכויות שלו אם במבני ציבור, בתשתיות, בצרכים, חיים בגגות, במרתפים, בחניונים, זה מדינת עולם שלישי.

עיר אחת, כסיף, אנחנו מתווכחים עליה. גם אם תבנה אותה - - - זה לא 10%, אתה צודק כל כך.

וגם אם יעקב אשר יאמץ אותה לחיקו, אני טוען שצריכים להרים לפחות שלוש ערים חרדיות בדרום, מרכז וצפון. ראשי הערים, לא לוותר עליהם. ערים חרדיות שהיום מה שאפשר לנצל במקסימום, אתה יודע כמה זמן לוקח התחדשות עירונית. אתה יודע במדינה שלנו כמה לוקח התחדשות עירונית, ואנחנו מדברים על מצוקות, ואני מצפה ממך כשבא מנכ"ל משרד ממשלתי ומציג את האתגר והפתרונות, גם להציג את התכנית שלו, את היעדים שלו. הצגת את החסמים, את הקשיים.

אנחנו באמת רוצים לשמוע מה היעדים, זמנים ומה האתגרים שעומדים בפנינו, שיכול להיות שהרי גם זה מוטל עלינו לדחוף את זה כאן בחקיקה,

אנחנו ניתן רוח גבית. תאמין לי, לא עובדים כאן, לא הממשלה הקודמת, אנחנו יודעים להצביע על זה, רואים את הכשל, רואים את המחסור. ואני אומר לך, מזה ומזה אל תנח ידך.

וגם דוגמה לתמצית. יפתח עשהאל, רפרנט שיקום באגף תקציבים. אבל אורי מקלב לא שמע את ההערה שלך עכשיו. ח"כ מלכיאלי, עוד רגע אתה. יפתח עשהאל, מה התכנית של האוצר להאיץ את הבניה והפתרונות והמחסור התכנוני. האם אתם מגבים את משרד השיכון, לפחות בכל ההיבטים התכנוניים. האם חסר שם כסף. איפה הדברים עומדים? בבקשה. קודם כל אנחנו רוצים, גם בעבודה משותפת מאוד גדולה עם משרד השיכון ועם רמ"י וגם מינהל התכנון, ההישגים של השיווקים ב-2021 גם לחברה החרדית וגם באופן כולל זה תוצאה של שיתוף פעולה מאוד פורה בין המשרדים, כל הפעילות הזאת של התכנון ושל השיווקים מתוקצבת מתקציב משרד השיכון ובשיתוף פעולה בינינו והמשרד מחויב גם לפיתוח כל יחידות הדיור, ובפרט לחברה החרדית. ולגבי התקצוב והתכנון, הוא צריך להאיץ פה, אז השיווקים השנה לא יכולים לסמא את עינינו כי זה שיווק סביר אבל העתודות התכנוניות לוקות בחסר. איזה מבט רב-שנתי יש לכם? ואמרת 'בפרט לחברה החרדית', תציין, תפרט. גם תכנון בחברה החרדית. בתכנון, אנחנו מתקצבים גם, אנחנו יושבים הרבה עם משרד התכנון, עם ורד המתכננת של המשרד. מתקצבים את השכונות, בין אם זה שכונות גם לחברה החרדית שהמשרד יידע לפרט בדיוק את השכונות המפורטות. אנחנו מתקצבים כמעט באופן מלא את השכונות האלה. האם יש לכם פתרונות לראש עיר שאומר 'אני מוכן לקלוט 1,000, 2,000 בתים של הקהילה החרדית, אבל אני צריך השלמת כספי פיתוח בגלל שיש פה ריבוי בתי ספר ומוסדות ציבור'. האם יש פתרון סדור לדבר הזה, מעבר להסכמי הגג? מימון מוסדות הציבור הוא בהתאם להחלטות מועצת רשות מקרקעי ישראל, בהתאם לשיווקים ולהעמסות - - - מה שהיה הוא שיהיה. אבל הקריטריונים שם הם מותאמים לריבוי ילדים, לאורח החיים, או שזה כמו כולם? שאלה קריטית מה ששאל היו"ר. האם הסכם גג במקום - - - אני רוצה להבין. אנחנו יודעים שבסוף בית ספר לבנים ובית ספר לבנות, צריך מקווה, צריך בית כנסת,

אז צריך פי שניים כמות גני ילדים. האם שבסוף יש שכונה חרדית או ישוב חרדי, האם הפרמטר של מבני ציבור מותאם לגודל האוכלוסייה? קודם כל מבחינת הסכמי גג, משרד השיכון יודע לשבת עם ראשי הערים הרלוונטיים ולהתאים את התשתיות הנדרשות. מבחינת מוסדות ציבור, החלטת מועצת רמ"י פועלת לפי החלטת מועצת רמ"י ואין החלטה ייעודית לישובים שונים. אתה לא עונה לי על השאלה.

אתה עשהאל, הקב"ה מעורב בשם שלך. אז האם יש מצב שכשרואים בנתונים אובייקטיביים שזו שכונה חרדית שיהיו בה ריבוי גני ילדים, האם הדבר הזה מתוקצב יותר, קצת יותר? 1.5? 1.7? לא, זה לפי יחידות דיור. לא לפי נפש. יש גם לפי מספר ילדים, יש נגיעה בתדריך, בתוך המדריך של מוסדות ציבור שהוציא משרד השיכון, ולפי זה, אין פה עניין של צביון ספציפי לחברה ספציפית, אבל לפי מספר ילדים.

אני לא יכול להטיל עליך יותר מדי משימות,

1. תן להם צ'ק פתוח לתכנון עתודות בניה כי אם לא יהיה להם הקדמות מימון לתכנון וצוותי תכנון ופרויקטורים לתב"עות ופתרונות תכנוניים, לא נגיע. משרד השיכון יידע לאשר שזה המצב. אנחנו לא בולמים.

תייצרו איזה גמישות מול אותם ראשי ערים בודדים שמוכנים לקלוט חרדים, שיש להם פתרון למוסדות הציבור, שהם לא נשארים לבד. שהם גם לוקחים את האתגר וגם משאירים אותם לבד. זה מה שאני מטיל עליך וזה גם יופיע בסיכום הוועדה. אבי שטרן ממלא מקום ראש עירית אלעד ואחרי זה ח"כ מיכאל מלכיאלי. ואבו שחאדה אם תרצה, אז תעדכן אותי. ראשית תודה רבה שאתם מקשיבים גם לנו כרשויות,

צריך להבין כמה דברים. קודם כל, תכנון במדינת ישראל הוא לא פחות מעשור. הותמ"ל הצליח להוריד את התכנון לרמה של שנתיים, פלוס מינוס. אנחנו רואים את זה אצלנו.

מדינת ישראל מתכננת עיר, מתכננת דברים, זה תלוי בהמון גורמים שאף אחד מהם לא מדבר עם השני. אנחנו עכשיו מדברים עם משרד האוצר ולאחר מכן עם משרד השיכון. יושב פה המנכ"ל ויודע בדיוק את מה שאני אומר. משרד השיכון בא ומתכנן, יש לנו ככה, משרד הפנים צריך לאשר לנו ועדות גבולות, משרד האוצר צריך לאשר לנו תקצובים, משרד השיכון צריך לאשר לנו את התכנון, ושימו לב, יש גם איזה שהוא משהו קטן מאוד, בעיה קטנה מאוד במדינת ישראל שקוראים לה תחבורה. כשאנחנו רוצים שאישה חרדית תצא לתעסוקה ותצא לעבודה, כשאנחנו רוצים שגבר חרדי יצא לעבוד, צריך לייצר לו מקום תעסוקה וצריך לייצר לו גם אפשרות תחבורה. כי אם הוא יוצא למשל מעיר פריפרית במרכז, העיר אלעד, הוא יוצא לכיוון תל אביב לעבוד, הוא יגיע אחרי קרוב ל-3.5 שעות. זו המציאות במדינת ישראל. יצרנו למשל פתרון תחבורתי באזור המרכז שקוראים לו 'מטרו'. כשהוא מגיע לעיר אלעד, הוא מסתיים, הוא נגמר. למה?

המרחק במטרו באזור המרכז בין פתח תקוה למיקום העיר אלעד, לייצר לו תחנה לעיר אלעד, הוא בסך הכל 500 מטר. לראש העין ולאלעד. ראש העין ואלעד בוטלו מהמטרו באזור המרכז. אנחנו פריפריות של המרכז. שם זה מסתיים. גם כפר קאסם. גם כפר קאסם, נכון.

שם זה מסתיים, שם זה נגמר, כי צריך דיבור, צריך מתכלל תכנוני, במדינת ישראל אין לנו את זה. כשאנחנו מדברים עם משרד התחבורה אומרים לנו 'מה אתם רוצים,

אנחנו מדברים עם הותמ"ל, הותמ"ל אומר 'אוקיי לכו לוועדת גבולות כי זה עדיין לא בגבול שלכם'. כל אחד זורק על השני, זה דבר מדהים. במלים אחרות זה אומר שהשיווק שמדבר עליו המנכ"ל, ייקח הרבה זמן עד שהוא ייצא לפועל. כי זה תמנון רב זרועי. נכון אבל הוא צריך להתחיל. אבי תסכם את הדברים.

אני אומר דבר אחד, כשאנחנו מדברים פה על יחידות דיור ועל שיווק יחידות דיור בעיר אלעד שהיא הקטנה והיא המיקרו שאני רואה אותו יום-יומית, אני יו"ר תכנון ובניה קרוב לשמונה שנים, אני רואה דבר אחד. עם כל הכבוד לכולם אתם מייצרים בתכנון חסמים. למשל, הותמ"ל החליט על יצירת יחידות דיור בעיר אלעד, בו זמנית בהחלטה שלו הוא יצר ככה: שינוי מסוף התחבורה יהיה אך ורק לאחר המחצבה שקרובה לאלעד, העברת המחצבה בתמ"א כבר הייתה צריכה להתבצע ב-2021. אני מודיע לכם, היא לא תתבצע לפני 2031. כי זו המציאות, כי היא מביאה כסף למדינת ישראל, זה בסדר גמור. אבל לא תוכלו לשווק. ישנם חסמים נופיים שהם קיימים בתוך התמ"ל. ישנם חסמים תחבורתיים שקיימים בתוך התמ"ל. כל דבר מותלה אחד בשני. ישנה למשל תכנית מחוזית בעיר אלעד של 700 יחידות דיור לשיווק. התכנית המחוזית עברה משנת 2014 אנחנו נמצאים במחוז, עד לרגע זה לא ניתן לשווק שם. משרד השיכון יודע את זה. למה? כי בתוך התכנית הכניסו לייצר כביש שיושב על מסוף התחבורה היום וליצור לו קיר אקוסטי. אם לא, לא ניתן לשווק, לא ניתן להפיק היתרים. ומי יממן את זה? אדוני היו"ר? אז אין תכנית.

אז אין תכנית ואין שיווק כי כל שיווק וכל תכנית קיימת הן מחוזית והן ותמ"לית נוצרת עם חסמים בציבור החרדי. אני רוצה להגיד דבר אחד נוסף, דיברו פה לגבי מסדרון אקולוגי.

אתה צריך להחליט איזה חבר כנסת תהיה יום אחד.

לא רוצה להחליף אותם. יש להם מספיק צרות משלהם. אז תהיה מהקצרים. תהיה מהמשנה, לא מהתלמוד. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. אני רוצה להתייחס לדבר אחד, משהו שמדברים פה רבות לנושא המסדרון האקולוגי. אני יכול להגיד מהנסיון שלי בעיר אלעד, המסדרון האקולוגי הובא על ידי ארגוני הירוקים ואיכות הסביבה אך ורק במקום אחד, בעיר החרדית שקוראים לה אלעד. לידינו יושבת עיר שקוראים לה ראש העין, המסדרון האקולוגי שם הוא 170 מטר. בעיר אלעד החליטו שהמסדרון האקולוגי צריך להיות 2 קילומטר. אתם מבינים את המשמעות? למה מסדרון אקולוגי בדיוק בעיר אלעד צריך להיות 2 קילומטר?

החיות יודעות ללכת מכיוון אלעד לתוך משפך ראש העין של 170 מטר? גם בכוכב יאיר תוקעים אותנו עם המסדרון האקולוגי. תרגיש בנוח. גם את כוכב יאיר וגם את ג'לג'וליה תוקעים עם אותו מסדרון אקולוגי. תודה רבה אבי. תודה לך ידידי. ח"כ מלכיאלי בבקשה. תודה רבה אדוני היו"ר. אני רוצה להודות לך על קיום הדיון וליוזמי הדיון, קודם כל גם להגיד מילה טובה למנכ"ל שבאמת עושה עבודה טובה במשרד, לא כל התחלואות קשורות לכתפיים שלך. אבל אני חושב שדווקא אתם כמשרד, הרי דיבר פה אבי וצדק, שהבעיה במדינה זה שהזמן שלוקח מאז שרוצים ועד שמיישמים, לוקח המון זמן. התנגדויות, אנחנו יודעים איך זה נראה. לדעתי חלק מהפשעים הגדולים ביותר של הממשלה של הזאת, ואתה איש מקצוע לכן קל לי גם לומר לך את זה, זו ההחלטה החפוזה של שרת הפנים, היא עוד לא למדה את המשרד, היא עוד לא ידעה איפה משרד הפנים נמצא, איפה חונים, איפה המיני-בר שלה במשרד, היא כבר ידעה שבקרית גת היא הולכת לבטל. לא, אל את זה עליה. היא, וגם השר שלך.

אבל היא ואלקין הם ה- - - נקווה ששניהם יחזרו מהר בתשובה ותפתרו את הדבר המדמם הזה.

ואני סומך מאוד על יושרתך, לבוא להציב תמרור אדום בפני האנשים האלה. אלפי שעות, אלפי ימים, השר דרעי והצוות המקצועי שלו, מינהל התכנון, יושבים לתכנן עיר חדשה וזה לא פשוט. זה מול ראשי ערים, זה רגישויות. הגיעו בסוף למוצר מוגמר, באה איזו שרה שאתמול, אני לא יודע מאיפה היא יצאה, ובאה, מהאופוזיציה, נתנה לנו הרצאות אין סופיות על כמה שצריך לתקן את העולם ובהחלטה אחת אלפי יחידות דיור יורדות לטמיון. ומה הפתרון שהם מציעים לנו? שולחים אותנו אל מעבר להרי החושך. אני חושב שלפני שמדברים פה על תכנון, יש דברים שהם בקנה ואני חושב שאתם כמשרד אם אכפת לכם מהציבור החרדי, אני חושב שגם השר שלך וגם שקד, צריכים להחזיר את התכנית הזאת כי היא ישימה למחר בבוקר, ואתה בישיבות שלך עם השר, תגיד לו 'אדון שר, עם כל השנאה שלך לציבור החרדי' - - - חס וחלילה. אני אומר לך. הוא פגוע מזה שהוא לא היה ראש עירית ירושלים. אז הוא צריך להבין שאסור לנקום בציבור שלם. ואני אקח אותך, וברור לי שאתה יודע מזה, לטיול בשכונות החרדיות, אנשים גרים בקומה 4-, בדירות של 15 מטר. ח"כ מלכיאלי, מילא אחרים אבל אתה יודע שאני מכיר איפה גרים עם סיור שלך ובלי סיור שלך. כן, התכוונתי לשר שלך שהוא לא יודע. כי אם הוא היה יודע הוא לא היה מתנהג ככה. לכן אני חושב שצריך קודם כל לחזור לעיר הזאת ואחרי זה עוד תכניות. אדוני היו"ר, מדברים כאן על הסרת חסמים. מנכ"ל החברה הכלכלית בבני ברק אומר לי שיש להם תב"ע עכשיו שיכולה להוסיף עוד 1,000 יחידות דיור בצפון מערב העיר, 1045/א. יש ויכוח עם הרכבת. מישהו צריך שייכנס לפתור את זה. יכול להיות שיעלה 100 מיליון. הרווחים שיהיו למדינה מאותה תוספת של 1,000 יחידות דיור זה 300 מיליון. תעשו - - - לפתור את הבעיה. יפתח תחזור לשולחן. יש בעיה של 1,000 יחידות בבני ברק, במשא ומתן מול הרכבת אפשר לשחרר שם את היחידות וזה כלכלי לאוצר. ותוך שלושה חודשים יש כבר - - - תבדוק את הדבר הזה. צריך לתת מקדמה, להגיע למשא ומתן שנותנים ערבות, ולמדינה זה כדאי. היא תרוויח 300 מיליון. לגמרי כדאי. תודה רבה. אברהם להב, חבר נשיאות התאחדות בוני הארץ בבקשה. תודה רבה. התאחדות הקבלנים היום ביום בחירות לנשיאות, אבל אני כרגע בוועדה. שיהיה לך בהצלחה. שיהיה לך בהצלחה. תודה. אני רוצה להגיד שני נתונים מהשטח. אני הייתי מנכ"ל חברה שקנתה במרכז הארץ בעיר לוד בתב"ע קיימת, תב"ע מאושרת קנינו שם למעלה מ-1,500 יחידות דיור, ובגלל שאנחנו חרדים באו ואמרו לנו 'לא, תעשו תב"ע חדשה',

עשו 77/78, הקפאת מתן היתרי בניה, לא נתנו לנו לבנות, אמרו 'תעשו תכנית חדשה'. זאת אומרת, מדינת ישראל באה ואומרת לאזרחים חרדים 'אתם לא יכולים לקנות בכל מקום, רק במקום שזה מתוכנן עבור חרדים'. אם אנחנו קנינו, הקפיאו לנו היתרים, לא נתנו לנו לבנות ויושבים כאן חברי כנסת החרדים, כולם מכירים את הסיפור הזה. היינו צריכים לממן בעצמנו את התב"ע, מימנו תב"ע חדשה, הפסדנו שש שנים עם תב"ע מאושרת, הפסדנו שש שנים בתכנון, ורק אחר כך יכלנו לעלות ולהתחיל לבנות. אז אם מדינת ישראל אומרת כזו אמירה, מצד שני היא חייבת לתכנן לציבור חרדי. מה שהזכיר מקודם ח"כ יעקב אשר, הנושא הזה נקרא פרוגרמה. יש ספר כחול של משרד האוצר, בינוי שיכון, חינוך ועוד משרדים, שבו מתוארות הפרוגרמות לכל אוכלוסייה. לציבור חרדי יש פרוגרמה. אני רק אסביר בנקודה וחצי. אם למשל במשפחה חרדית ממוצע משפחתי הוא בערך 6 נפשות ליחידת דיור, כשהממוצע הכללי הוא 3.2, זאת אומרת פי 2 ויותר למשפחה, אז צריכים יותר גני ילדים, יותר בתי ספר וכן הלאה. זו המטרה של הפרוגרמה. אז מדינת ישראל, שמענו קודם מאביעד פרידמן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, הוא רק דיבר על השנתונים הנוכחיים והלאה. כבר שם אנחנו רואים מחסור ענק. איפה כל החמש שנים הקודמות? כשצובר מחסור, אם בערך הממוצע שהיה הוא 3,000 במקום 11,000 צורך שהם אומרים, זאת אומרת שיש מחסור של בערך 5,000-6,000 יחידות דיור בשנה. אז אם אנחנו מדברים רק על החמש שנים האחרונות, זה כבר מחסור של 25,000 יחידות דיור, שכבר לא קיימות. אני רוצה להסביר, אנחנו מבחינת הקבלנים, תראו מה זה עושה. ודיברו על זה קודם, אני רק רוצה לחדד את הנקודה. קחו למשל את בית שמש - - - תודה רבה אדוני, אנא משפט סיום. זה פוגע בכלכלה. אני במכרז בבית שמש ב-2016 זכיתי בקרקע לפי בערך 350,000 שקל ליחידת דיור והיום אני משלם שם 1 מיליון. אנחנו מדברים בחמש שנים. בבני ברק שיווקו באותו מקום שהזכיר מקודם ח"כ מקלב, קניתי קרקע ב-2016 לפי מחיר של כ-450,000 ליחידת דיור והיום אנחנו מדברים על 1,250,000 שנסגר במכרז לפני בערך חודש וחצי. זאת אומרת פער של למעלה מ-100% בתוך חמש שנים. זה עליית מחירים - - - תודה רבה. אדוני היו"ר רק משפט אחד. אני חושב שאנחנו צריכים להבין, אדוני היו"ר, מה שקורה בערים החרדיות זה פשוט קטסטרופה. הייתי בביקור אצל הבת שלי בבניין שיש בו 8 יחידות דיור בהיתר, כיום יש שם 13 יחידות דיור. זאת אומרת שיש שם עוד חמש יחידות דיור שנבנו ללא היתר, ובצורה מסוכנת. חלילה וחס רעידת אדמה, אני לא רוצה לחשוב מה קורה. צפיפות נוראית. זה מה שקורה היום בכל מרכזי הערים. זה קטסטרופה. חייבים למצוא פתרון, ראשי ערים, ערים חדשות.

תודה לך גם על הממלכתיות. נושא אחד קטן אדוני. דיבר המנכ"ל על התכנון. אני מסכים איתו. אני הגשתי הצעת חוק, יש גם דיון על הוספת נציגים במינהל התכנון ובמקומות האלה לציבור הערבי. אני מבקש, תעמדו על כך שבצמתים האלה, כי אחרת תגיעו עוד פעם, אל תביא לי עוזר חרדי ללשכה שלך. תביא,

זה בסדר, שים אותו או אחרים שמכירים את הצרכים, אנשי מקצוע כמובן לא אנשים פוליטיים, בוועדות התכנון בצמתים האלה, ככה שאתה בא לתכנן חטיבה של 30,000 יחידות דיור יהיה מישהו שיבדוק האם מתחילים להזיז גם את אותן 5,000 או 6,000 יחידות דיור אחרות. יש לי הצעת חוק כזאת ואני מאוד מקווה שאתם תאשרו את זה גם בלי הצעת החוק, אבל אם לא, אני אעלה את זה גם.

שלושה דוברים אחרונים ואחר כך סיכום ואם ח"כ אבו שחאדה ירצה להתייחס. ד"ר שי שטרן, בן ציון מהמכון החרדי ומיכל גורן, כל אחד מכם שתי דקות בבקשה. רועי אסף ראש הרשות לפיתוח כלכלי,

לפני כולם. רועי בבקשה. ממש קצר. תודה כבוד היו"ר, חברתי מנהלת הוועדה עידית. קודם כל צריך להגיד תודה רבה למנהל משרד הבינוי והשיכון שיש נפש חפצה וגם במשרד האוצר, וגם הותמ"ל, בשביל לפתור את הבעיה. אני רק רוצה להגיד, בוא נסתכל רגע על העתיד. 20 שנים קדימה, צריך יותר מ-200,000 יחידות דיור רק למגזר החרדי. החשבון שכולם עושים כאן מתחיל בספרה 0 אבל החשבון הוא שגוי. כיוון שכולם גרים בשליש דירות או חצי דירות אנחנו מתחילים בגירעון, בדפיציט של דירות ולכן אנחנו בעצם נמצאים בגירעון והחשבון הוא גדול יותר ממה שנאמר. הנקודה השניה היא שצריך יהיה לעשות את הדיון לא רק על בינוי ושיכון אלא עם אינטגרציה עם תחבורה ציבורית טובה. תחנות רכבת כמו שאמרו חברינו מעירית אלעד, וגם אזורי תעסוקה. זה - - -תחבורה ציבורית הכי גדול בארץ.

וגם אזורי תעסוקה. שלושת הערים החרדיות החדשות שתוכננו, תוכננו כאילו חרדים אינם רוצים לעבוד. אחרי זה יבואו ויגידו 'החרדים לא רוצים לעבוד, החרדיות לא רוצות לעבוד'. מראש תתכננו להם אזורי תעסוקה. הנשים החרדיות עובדות באחוז גבוה. חשוב להגיד את זה, התחבורה הציבורית מהווה היום חסם להתפתחות, זאת אומרת יכול להיות שיש שיווק אבל - - - של כל השכונות, וספציפית פה גם. קח דוגמה של נוף הגליל - - - אם אין ראייה ממשלתית כוללת ואין פתרונות תחבורה, זה לא יעזור אם המשרד בונה וכל התושבים מתנגדים להרחבה כי אין להם איך להיכנס לישוב שלהם. אנשים באים - - - פעם ביום, הם יודעים שיש להם אוטובוס פעם ביום לבני ברק, ירושלים - - - סליחה שאני מקצץ אתכם אבל אני כבר חורג מזמן הדיון. אני אומר ב-20 שניות שיש פה עוד תופעה. המגזר החרדי איננו מופרד מהמגזר הכללי ולכן אם לא יהיה פתרון למגזר החרדי שהוא מותאם, מה שמתכנן עושה בשעה, 20 שנים אחר כך המהנדסים לא יוכלו לפתור,

לכן,

אנחנו חברה אחת והכל בסדר אבל יש יד ויש רגל ויש ראש ולכל אחד מתאים אביזר לבוש אחר. לכן אם לא יהיה תכנון טוב ומוגדר לחרדים הדבר הזה יתנגש בתוך הערים ואי אפשר עכשיו לבוא ולהגיד שלא יודעים את זה מראש, כאשר יודעים את זה מראש והייתה החלטת ממשלה באוגוסט 2016 שצפתה את זה. לכן הממשלה, שאני כמובן אורגן ממשלתי, אנחנו צריכים לחשוב על הקדימה, על הרוחב ועל כך שיהיה נוח ונעים לכל אזרחי ישראל לחיות, כולל במסדרון האקולוגי בטלז-סטון וכולל כל הפתרונות, ואנחנו נתמוך בכל פתרון אפשרי כי פשוט יש גירעון של יחידות דיור.

תודה רועי. ד"ר שי שטרן, המכון החרדי למחקרי מדיניות.

אני אעשה את זה בקצרה. אני חושב שכשמדברים על הפתרונות וכמו שזה עלה כאן בשיחה, צריך להתייחס למתח הזה שבין היצע, מה שאפשר לתת, ובין מה שהחרדים רוצים או מה שהקבוצות החרדיות רוצות, אנחנו הגשנו מחקר ביקושים או מה החרדים רוצים, של המכון החרדי למחקרי מדיניות למשרד השיכון, ובאמת העבודה עם משרד השיכון וגם עם המנכ"ל היא עבודה שיש המון רצון אצל משרד השיכון לנסות ולתת פתרונות, כשמצד אחד באמת לנסות ולמקסם את מה שיש, ומצד שני גם להתאים את זה לרצונות או לצרכים של החברה החרדית. אני חושב שפה חשוב להגיד כמו שאמרו כבר, ואני שמח שהמנכ"ל אמר את זה, חשוב שסל הפתרונות השלם, סל הפתרונות שהוצע בתכנית האסטרטגית ולאחר מכן בהחלטת הממשלה, כלומר שכולל גם בניה בערים מעורבות וגם ערים ייחודיות לחברה החרדית וגם התחדשות עירונית שזה דבר חשוב מאוד שעלה פה, כל הדברים האלה יהיו איזה שהוא חלק מהפתרון, בין היתר בגלל מה שגם חברי הכנסת כאן דיברו עליו, זה יאפשר לבלוע גם גלולות פחות רצויות כמו כסייפה או כסיף, אם אנחנו נשקיע, כלומר אם המדינה תשקיע גם בצפון שמתפתח ויש רצון חרדי של קהילות חרדיות מסוימות להתגורר בערי הצפון, אם המדינה תשקיע גם בפתרונות האלה לצד - - - בנתונים הצפון די דליל ביוזמות הממשלתיות לדיור לקהילה החרדית. ראינו את הפירוט וזה דליל מאוד. אבל יש ערים פתוחות כמו נוף הגליל ועכו ואחרות ובהחלט אפשר שם, בחצור יש חסידים,

היו"ר אני רוצה רק מילה אחרונה - - - זה נכון שיש לכם עבודה במכון שאומרת כמה עלות של תושב חרדי?

אני אתן לבנצי להגיד את זה. אני רק על חשבון הזמן שלי אני רק מסיר את כובעי - - - אני מת על אלה שמדברים ואז מעבירים את רשות הדיבור לבא בתור. עושים כפל מבצעים. קדימה. ראיתי איזו שהיא חוות דעת שהוגשה פה לגבי תכנון חרדי גם לגבי התדריך הנהדר לדעתי שהמכון החרדי הגיש למשרד השיכון לגבי שכונות חדשות וכולי. אני האמת שהזדעזעתי,

דובר שם שהמכון החרדי או משרד השיכון מדברים על צניעות והפרדה במרחבים הציבוריים וכולי, אני חייב להגיד שעברתי,

יש CTLR- - -, מחפשים את המילה 'צניעות' בתדריך, עברתי והדברים היחידים שעלו לגבי צניעות היה שהתכנון צריך להיות פתוח, כלומר גם מרכזים מסחריים, גם המסחר ברחוב צריך להיות פתוח לציבור, כדי שלא ייווצרו כל מיני מקומות שהם 'מקומות לא נעימים', מבחינה כזאת, ואני חושב שאחרי מה שהמנכ"ל אמר פה על 30 ראשי ערים שלא רוצים אוכלוסייה חרדית בעיר שלהם, אני חושב שהמדינה חייבת להיות קצת יותר אמיצה מבחינה משפטית, ואת זה אני אומר כד"ר למשפטים, לא כחוקר, קצת יותר אמיצה מבחינה משפטית וכן להגיד 'אנחנו מוכנים ורוצים לתכנן לציבור החרדי'. איך אמרו הח"כים, מצד אחד בטוב, מה שנקרא יהדות באהבה, ולתמרץ ולעזור ולעודד, מצד שני מי שפוגע ומפלה, גם להיות קצת קשוח איתו. מי שלא רוצה לשאת בנטל ציבורי, לדאוג לכל אזרח, צריך לטפל בו. תודה רבה לך. אני חושב שזה באמת חבל שלא כתוב את המילה 'צניעות' בתדריך. צריך לדאוג שכן יהיה כתוב. בן ציון ראקוב בבקשה. אני מתכנן ערים, אני שמח - - - הנה, הוא מתכנן ערים. אני יודע, נפגשנו מספר פעמים. עוזר מנכ"ל. הוא המודל שחי שם ואני רוצה לראות את בנצי מתכנן לא במכון, אני רוצה לראות אותו יושב בתור מתכנן עיר. בממשלה מה שנקרא.

תודה רבה. אני אומר לך כך, אני משתמש בכישורים ובלימודים של תכנון ערים גם במכון וגם בשביל דו"חות ומאמרים וכעת אנחנו עוסקים גם כן באחד הנושאים שהועלו, של תושב חרדי בערים מעורבות. בין היתר לאור בקשתך. הנושא הזה הוא נובע לכאורה מבורות, העלות של תושב חרדי נמוכה ואולי אולי משתווה ביחס להכנסות והוצאות של תושב חרדי בערים מעורבות. מבחינת הביקושים של המגזרים החרדיים הם יותר צפונה מאשר דרומה לכסיף, קרית גת זה מקום כמו שחברי הכנסת אמרו שהוא בזבוז, מכיוון שהציבור כבר רצה וכבר התגבש וכבר רוצה להיות וזה הדבר שאני רוצה להדגיש, ככל שיש מחסור במידע ובידיעה מה מתכננים לשווק למגזר החרדי, כך זה מתדלק את הבעיות שנוצרות בערים הקיימות באזורי הביקוש ומגביר מחירים, זה מושיב את האנשים על הגדר, וככל שלא ידעו איפה נמצאים זה גם מונע את ההמשך של התחדשות עירונית בגלל כל מיני בעיות כאלה ואחרות. הציבור רוצה לדעת לאן היעדים שמכוונים אליו. שידעו כבר היום האם אתם מתכננים עבורם אלעד, האם אתם מתכננים עבורם עכו, מה הזמנים, כמה הולך להיות פה, כיוון שאחרת אנשים יושבים על הגדר ופשוט נמצאים בירושלים, בונים בכל מיני מרתפים, בבית שמש המחירים כבר הגיעו ל-2 מיליון שקל דירות 4 חדרים, זה משהו לא הגיוני ולא סביר. המחירים האלה לא ירדו, וחשוב מאוד להבהיר, הציבור צריך לדעת לאן הם הולכים. תודה רבה לך וכל הכבוד על התמציתיות של הדברים. מיכל גורן בבקשה. שלום ותודה רבה. אני עו"ד מיכל גורן מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה. יש לה בעיה עם צניעות אז לי יש בעיה עם צניעות. זה בדיוק מה שאני הולכת לדבר עליו גם. דיברו כאן - - - בושה שאתם מצאתם לנכון לצאת נגד, מדברים על מצוקת דיור, הילדים שלי גרים ב-15 מטר,

אנא. לאפשר לה להגיד את דבריה. אנחנו חושבים שזה נהדר שיש תכנון עירוני ושמנסים להתאים תכנון עירוני לצרכים של אוכלוסייה ספציפית, זה מבורך. אבל אותו תדריך שעלה כאן כמה פעמים, בעיקר ממש בדקות האחרונות, התדריך לתכנון עירוני של משרד הבינוי והשיכון לא רק שמדבר כמה וכמה פעמים על צניעות ועל דרישות צניעות, אלא גם מצהיר את זה ממש עם פתיחת התדריך, על מחויבות בלתי מתפשרת לערכי צניעות המתבטאים בהפרדה מגדרית בכל תחומי החיים, את זה אני מצטטת, הפרדה מוחלטת בין גברים לנשים ובין בנים לבנות במרחבים ציבוריים. את זה אני מצטטת מתוך התדריך. מה שאנחנו ראינו כבעיה, שמשרד הבינוי, משרד ממשלתי, לוקח מה שהוא קיצוני והופך את זה לנורמה, המשרד הסכים איתנו והתדריך פורסם בנובמבר 2020, והוא הוקפא בשנת 2021. זאת אומרת, זה לא - - - תגידי משפטי סיום. משפט הסיום בעניין הזה שאנחנו חושבים שצריך לפעול בכל האמצעים כדי לפרסם תדריך מעודכן שעוד לא פורסם, למיטב ידיעתנו, שישקף מדיניות תכנונית שמתאימה לאוכלוסיה כמובן, אבל שגם עולה כמובן עם עקרונות היסוד של השיטה. הדבר השני שאני אגיד ממש בקצרה זה על ועדות האיכלוס שזו תופעה שקיימת בערים חרדיות בכל רחבי הארץ, ועדות שפועלות באופן בלתי חוקי לסינון מועמדים שמבקשים לרכוש דירה או קרקע והסינון הוא על רקע מוצא, על רקע עדתי או על רקע השקפה דתית, זה עניין בלתי חוקי ולמרות זאת הסגרגציה הזאת נכפית גם דרך חברות שיכון, גם דרך משכנתאות - - - תודה רבה לך. עכשיו המנכ"ל, אנא התייחס לכל מה שנשמע ממש בחמש דקות ואני אסכם את הדיון. קצת קשה להתייחס לאולם ריק אבל אני אתייחס - - - ככה זה. אנחנו מתחילים בהיקף גדול וגומרים בבדידות. אבל בסדר. מה שנקרא, אפילו אי אפשר להגיד קדיש דרבנן בסוף. לפחות היו משאירים לנו את המניין. אני אתייחס לכמה דברים ממש בקצרה.

הדברים האחרונים שאמרת, התדריך הזה לא רלוונטי כבר למעלה משבעה חודשים, אני אפילו לא מוצא מקום, לא על פיו נבנים,

נראה לי הסטה הצידה של הסיפור. עניינית, גם על ההערה לגבי שפיר, אמר פה סגן ראש עירית אלעד ואני חושב שהוא צודק, חלק מהבעיה הקשה שלנו זה שעולים לותמ"לים ועולים להצעות, ומתחילים לקבל כל כך הרבה הגבלות וכל כך הרבה חסמים שאחר כך מה שקורה זה שזה הופך את התכנית ללא רלוונטית. לכן אין לי טעם לרוץ לתכנן, לשים משהו כדי להגיד 'הנה הוא קיים'. והדוגמה של שפיר היא דוגמה מצוינת. כי קל להעלות, לרוץ ולהעלות משהו אבל שיש לו כל כך הרבה חסמים שאחר כך הוא פשוט לא יהיה קיים. בשפיר יש חסם אחד של ועדת גבולות. יש חסם נוסף של אדמת החרסית שמדובר על למעלה משנה וחצי. ואני אגיד יותר מזה, גם המודעה שכבר פורסמה לגבי קרית גת, 2,000 יחידות שאנחנו דוחפים אותן בכוח ונאבקים כדי להוציא את המכרז הזה, אין חוברת בינתיים. ולמה אין חוברת? כי התהליך הוא כל כך מסובך במקום הזה והמצב התכנוני רחוק מלהיות מה שהיה. אמרת ביושר רב, ח"כ פינדרוס, אתם מכירים את הסיטואציה הזאת. החלטת הממשלה שהיתה צריכה להיות לגבי שפיר וכל התכנונים האלה עלתה והוכנה כבר בשנת 2019, לא התבצעה במשך שנתיים ויש סיבה למה היא לא התבצעה. המקום המוכן והדבר הזה היה רחוק מאוד מלהיות שם. יש ותמ"ל. עוד לפני ותמ"ל. לותמ"ל אין טעם להעלות הצעות, אם אני אגיע לותמ"ל והם יתנו לי הגבלות וחסמים ויגידו לי 'תעשה את זה רק אם יוסיפו חסם תכנוני כזה וחסם תכנוני של תחבורה', ומה שאמרת ח"כ מקלב, זו מהות הבעיה. שאנחנו הולכים ונלחמים במקומות ואחר כך שמים לנו עוד חסם סביבתי כזה או עוד חסם תחבורתי אחר, אנחנו שמים בסוף תכניות שההיתכנות שלהן נמוכה.

החסם האקולוגי שהוא דיבר עליו מקודם, אני סובל ממנו לא רק באלעד. זה מן תכנון ייחודי שיש מסדרון אקולוגי שהוא צריך להיות מאוד רחב באלעד, הוא קטן ל-150 מטר כשהוא מגיע לראש העין והוא גדל עוד פעם ל-3 קילומטר כשזה מגיע לכוכב יאיר. זה מן בעלי חיים נורא מיוחדים שיש מקומות שהם יודעים לעבור ובמקומות אחרים לא. זה דומה לטרקלין. על כן התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. לראש העין יש להם טרקלין מיוחד, לפרוזדור מיוחד ל- - - פרוזדור ירושלים. פה באמת האתגר האמיתי נמצא. ההתייחסות שלך לנושא ראשי הערים, ששם באמת האתגר. המפתח היום בצורה הנוכחית, אני לא יכול, אין לי היום כלי לתגבר, הדברים הוצעו ונמצאו עוד ב- - - שוב, עוד קודמי בתפקיד בני דרייפוס הכין מסמך מפורט, מסמך מרשים על מה צריך לתת לראש עיר כדי שהוא יסכים שייכנסו בהסכמי גג. הגיע עם המסמך הזה, אני חושב שעוד לפני שיפתח בכלל היה באגף ביחס להחלטה 1823 ו-1824 ומכיוון שלא התקבל שום שקל נוסף שמגיע לראש עיר שדורש לתגבור בהסכם גג, בפועל לא קורה. אם אתה שואל, ואני אוסיף לך עוד דאגה - - - יו"ר הוועדה, זה נופל לפתחך. צריך לקרוא לאוצר, זה לא משרד השיכון. אני אגיד לך עוד משהו, שנת 2023 היא שנת בחירות והפחד שלי שהרבה מאוד ראשי עירית בשנת בחירות לא יהיו מוכנים ללכת דווקא בשנת בחירות להיות אמיצים מספיק ולהגיד,

ראש עירית באר שבע, 'אני מוכן להכניס בתוך הסכם הגג 3,000 יחידות דיור לחרדים' בשנת בחירות בבאר שבע. עם האהדה שיש לו בעיר הוא יכול לבנות 1,000, 2,000 דירות לחרדים ויש בבאר שבע חרדים כבר היום, אז אף אחד לא תהיה לו שום בעיה לקבל בבאר שבע 1,000 דירות לחרדים. הסכם הגג שם זה מעל 20,000 דירות, 5% מהסכם הגג, האוכלוסייה החרדית 10% במדינה, זה סביר, מידתי, אפשרי, מאוזן. צריך בהסכמים לדחוף, אם הוא לא רוצה 15%, 10%, 5% אבל פתרונות, כל 5% כאלה בכל הסכם גג מצטרף לפתרון. היום כשאני מתכנן אני מתכנן לא לפי 10% חרדים, אני מתכנן לפי 12.5% כי אני מסתכל על המספרים - - - בהסכמי הגג 10% זה סביר. הבעיה שבפרקטיקה בתוך הדברים האלה, עכשיו אני רוצה להגיד דבר אחד שאני כן לוקח ואני חושב שאמר ח"כ מרגי, אני חושב שרוב חברי הכנסת מבינים, הפתרון חייב להיות ב'אחוז מזה ואל תנח ידך מזה', כל הפתרונות ביחד. אין פתרון אחד שעונה על כל הדברים. אין פתרון אחד. הפתרונות צריכים לבוא גם בצפון וגם בהר יונה, ואני אומר את זה, חברי האמיץ רונן פלוט הולך בכל הכוח, באומץ רב, אנחנו צריכים לעזור לו. אבל אומץ לא מספיק שם. לא, אני עוזר, תשאלו את רונן. דקה, עלויות הבניה במקום הזה הם פי כמה יותר בעלות הפיתוח ובעלות הבניה. אם לא יהיה תקציב ממשלתי אז זה לא יהיה מחירים אטרקטיביים. כי ביקוש יש שם. אתה צודק וכאן אני אגיד מילה טובה על חבריי באוצר, יושב פה יפתח שיושב איתי בות"פ, שאת הות"פ אני מנהל עכשיו, והוא אישר לנו ואנחנו רצים ביחד. קיבלנו הוצאות פיתוח - - - כמה ליחידה? הוצאות הפיתוח המיוחדות שניתנו בנוף הגליל ניתנו על מנת שהדיור יהיה במחיר שחרדים יוכלו לגור שם. אנשים מוחלשים, עזוב חרדים. לא, בנוף הגליל זו שכונה שמיועדת לציבור החרדי והמטרה שלנו, והותמ"ל הוא ותמ"ל חרדי. אני לא מתבייש לומר את זה. המנכ"ל יש לו בעיה בסיכומים. לא בדיון. שלב סיכומים. אני נותן לו לסכם. אז תסכם. אז עכו ונוף הגליל זה פתרונות ראשונים בצפון, יהיה צפת ויהיה חצור, הייתי ביום חמישי בחצור, גם בחצור יהיה בנוסף ואני מקווה שבעתיד גם בטבריה, אני מקווה שנצליח לפתוח סוף סוף את עולם השיווקים גם לעיר הזו שעברה מכות רבות. אני מקווה שגם בנהריה נוכל להכניס מה שלא היה בעבר, חיפה בוודאי, וגם ברכסים. מצד אחד המנכ"ל, יש לך עקרון פרטו כזה שאתה מחפש את האזורים הגדולים איפה יהיו לך 2,000,

5,000. אבל גם תחפש מקומות של 500 ו-1,000. פחות מ-600 אני לא נכנס. עשר מקומות של 1,000 זה פתרון לשנה. אל תפחד. ח"כ ביטון, אני לא נכנס לפחות מ-600 כי אני יודע שפחות מ-600 לא רלוונטי בתוך הקהל החרדי. אבל כשזה צמוד למרכז זה כן אפשר. כשזה נפרד זה לא מספיק. אבל הפתרונות של ה-1,000 מצטרפים לפתרון גדול, לא לפחד מזה. באשדוד אני יכול לתת פתרון יותר קטן כי באשדוד בותמ"ל, אחרי שפתרנו את המט"ש אפשר להכניס עוד יחידות ושם אני לא צריך, שם גם בשכונות של 200 ו-300,

אבל שם יש תכנון שהיה לשכונה חרדית.

אז לסיכום, אני ארצה ואבקש את העזרה שלכם גם מול ראשי ערים. גם במקומות שנצטרך מול האוצר על הנושא של תקצוב מיוחד בתוך המקומות האלה, ואני אומר, אני אלך גם על כסיף ואני אלך גם על שפיר. אני לא רוצה להרפות לא מזה ולא מזה, כי בסוף הבעיה הגדולה פי עשר מכל הפתרונות הקיימים.

אתה יכול עם ראש עיר שאתה יודע שאם תפצה אותו עם כסף מעל או עם איזה שהוא רעיון מעל ויש לך בעיה מול האוצר, אני פתוח ואני אומר לך שיש גם פתיחות באוצר, יש דרכים גם באוצר להביא את זה. בשמחה איעזר בכם. תודה רבה. אני מסכם את הדיון הזה כי יש לנו עוד דיון. אז קודם כל דברים יסודיים, כל אזרח בישראל זכאי וראוי לקורת גג מכבדת. כל אזרח באשר הוא, ואיפה שיש בעיות קשות יותר, צריך לעשות מאמץ גדול יותר. והדבר הזה מבוסס על הזכות יסוד לקורת גג ועל זכות היסוד לחיים בכבוד ועל החובה שלנו להיות הוגנים עם כל אדם בישראל. אנחנו דורשים ממשרד השיכון בפגישה הבאה שתהיה בעוד מספר חודשים, להציג לנו יעדים רב שנתיים שהוא מחויב אליהם בהקשר של פתרונות דיור בחברה החרדית. יעדי תכנון, יעדי שיווק ויעדי בינוי. מה תוכנן, מה שווק ומה נבנה בפועל. הדבר הזה מבוסס על העובדה שבסך הכל ראינו פה, ואני אומר לך המנכ"ל, את גל השיווקים של השנה הקודמת שהוא סביר ביחס לעבר, מוגבר יותר מהעבר, גם 2022 יכולה להיראות כזאת לפי היעדים של שיווק שהצגת, אבל הבעיה הכי גדולה פה זה עתודות התכנון, ושם צריך לעשות מאמץ עם פרויקטורים לתכנון מואץ, לגידול טבעי ולצרכים בחברה החרדית. הדבר הזה לא יצליח אם לא יהיו עשרות של חסמים. חסם ראשון זה עבודת הממשלה הבין-משרדית, אם משרד התחבורה לא עוזר לכם ואין הסכמות עם איכות הסביבה ואין הסכמות אחרות, לא משנה מה תכננת, מישהו יתקע לך את זה בהתנייה של כביש, בהתנייה של מחלף, או בחסם מסוגים אחרים. יש חסמים מקומיים. מה שדובר כאן חייב האוצר, אנחנו דורשים מהאוצר לייצר חבילת פתרונות לייחודיות של קהילה חרדית בצרכים של מבני ציבור. מטבע הדברים יותר ילדים, יותר גני ילדים, מבני דת, בתי ספר, וכן הלאה. כדאי להוסיף תחבורה ציבורית. הדבר הזה מחייב פתרונות. אמרתי על התחבורה קודם. יש מקרים נקודתיים שאתם צריכים לתת עליהם את הדעת ולנסות לפתור שם בעיות ולהסיר חסמים. אותן 1,000 יחידות בבני ברק שזמינות ויש קושי עם הרכבת, להכנס לעובי הקורה, לשחרר את החסם הזה. שפיר, ההתנגדות לשפיר יכולה להיות עקרונית ויכולה להיות פוליטית. אם מישהו אומר 'אני רוצה שיהיו חרדים באזור הזה אבל לא רוצה שהם יהיו חלק מקרית גת כי זה לא מאוזן כי האיזון בקרית גת מופר', אז הממשלה צריכה להקים עיר חרדית בשפיר שהיא עצמאית מוניציפלית, ולאפשר חיים ואם יש זמינות קרקע. אנחנו יודעים שאם יש 266 ראשי רשויות בישראל, והדיווח שלך שהלכת ל-30, ורק תשע היו מוכנים לדבר איתך על קהילה חרדית ורק 2 מוכנים להיות פרקטיים איתך ולחתום הסכם על בינוי, אז אנחנו חייבים לייצר פתרונות עצמאיים. ובפתרונות העצמאיים העתידיים, אנחנו לא מתביישים לדבר על תעסוקה של חרדים ועל מסחר ועל נכסים מניבים כי קהילה לא יכולה לשאת את עצמה אם אין לה ארנונה שאינה למגורים. מה שיעקב אשר עשה לעיר בני ברק, יצר לה איזו שהיא פעילות כלכלית, אז 90% מהנשים החרדיות עובדות, 10%,

40% מהגברים, וואלק זה מספיק לייצר תכנון לפיתוח כלכלי. למעלה מ-50%. 50% מהגברים החרדים עובדים. וכמה בקרב נשים חרדיות? עבר את המגזר הכללי. מעל 90%. אחוז הנשים העובדות בציבור החרדי עבר את המגזר הכללי. אז אין יותר סתם לבנות בתים בלי כוח פיתוח כלכלי ותעסוקה מקומית, ואז גם לא צריך אוטובוסים, כי הבנאדם נשאר לעבוד בבית, והוא יכול לחצות את הכביש ולעבוד במקום לנסוע כל היום לעבודה. אז יש חסמים. חסמים לא יכולים להיות מוזזים בלי מאמץ מיוחד. ופה כמנכ"ל ובגיבוי של יפתח, 5-10 פרויקטורים למקום שמייצר 1,000,

3,000 בתים, פרויקטור מבוקר עד לילה, משגע את המדינה, לפתור את החסמים. ועוזר לרשות המקומית גם. פרויקטור אחד עולה 200,000-300,000 שקל, מזיז פרויקט של 300 מיליון שקל. כי הוא לא נח. המנכ"ל בא היום לדון על חרדים, מחר ידון על כל המדינה.

מתוקצבים וקיימים. בכל המחוזות. פרויקטורים להאצת תכנון ופרויקטים להאצת הסרת חסמים. למה אתה מחייך המנכ"ל, זה מתוקצב או לא, תגיד את האמת? מתוקצבים איפה? לא, חשוב להגיד, אין פה חסם תקציבי. משרד השיכון נמנע מלשים תקציב גם בהחלטות ממשלה - - - פרויקטורים. יפתח, לא למרוח אותנו. אני עם גלנט כשר שיכון רבתי איתו שישים פרויקטור בהר יונה, עד היום עוד לא שמו. עכשיו אומר המנכ"ל שהוא הולך למצוא מישהו. יפתח, אל תשיב לי. זה לא יעזור. אני לא רוצה התנצחות. תמצאו 5-10 פרויקטורים לתכנון והאצת בינוי ושיווק, נקודתי, איפה שיש הזדמנויות, לעשות את זה. כל מה שאמרתי מבוסס על גישה. גישה בחיים. 1. רצון טוב, נפש חפצה, המוכנות והאמונה שאפשר לחיות ביחד, של חיים משותפים ושל ישוב שיש בו 10% ו-10% חרדים הוא ישוב מעולה ובירוחם יש 10% חרדים וזה ישוב מעולה ומאוזן ומכבד וכולם חיים בשלום ואין מלחמות היהודים. אני קורא לראשי הערים לא לפחד לייצר את המגוון הזה. זה רק יוצר איכות חיים לכולם. זה מבוסס על האמונה שאנחנו יכולים לחיות ביחד, ושיש טוב משותף, ושניתן לעשות את זה. אז אני אומר לך המנכ"ל הצגת את הדברים על הכיפאק, השיווקים היו טובים ב-2021, ב-2022 חובת ההוכחה עליכם לשמור על היקף השיווקים, והמאמץ העילאי לעתודות תכנון כדי שלא נמצא את עצמנו ב-2023 במשבר תכנוני בחברה החרדית. אני נועל את הישיבה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.